הצעת חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי (תיקון מס' 4, הוראת שעה, נגיף הקורונה החדש), התשפ"א 2021, שהחזירה ועדת החוקה, חוק ומשפט. עוד הונחו היום על שולחן הכנסת החלטה בדבר אישור תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות של מוסדות המקיימים פעילות חינוך) (תיקון מס' 22), התשפ"א,2021, החלטה בדבר אישור תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות של מוסדות המקיימים פעילות חינוך) (תיקון מס' 23), התשפ"א 2021. כמו כן הונחה היום על שולחן הכנסת הודעת שר החינוך יואב גלנט על מסקנות ועדת החינוך, התרבות והספורט בעקבות דיון מהיר בהצעתם

קטי קטרין שטרית ויאיר גולן בנושא: הקמת ועדת סל לתקצוב חניכי כפרי הנוער והפנימיות, סל לאור. תודה. תודה רבה. הודעה ליושב-ראש ועדת הכנסת חבר הכנסת איתן גינזבורג, בבקשה. ההודעה מחייבת הצבעה?

אם כך, הודעה ללא הצבעה. בבקשה. תודה רבה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, חבריי חברי הכנסת, ועדת הכנסת החליטה כי ועדת הפנים והגנת הסביבה תדון בהצעת חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה, מעצרים) (שטח מחיה במתקני שירות הביטחון הכללי) (הוראת שעה), התשפ"א 2021, הצעת חוק מ/1393, לשם הכנתה לקריאה השנייה והשלישית. תודה, אדוני. תודה רבה.

אנחנו עוברים לנושא הבא על סדר-היום, הצעת חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי (תיקון מס' 4,

נגיף הקורונה החדש), התשפ"א 2021, לקריאה השנייה ולקריאה השלישית. ההצעה קיבלה פטור מחובת הנחה. אני מזמין את יושב-ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט, חברנו חבר הכנסת יעקב אשר, להציג את הצעת החוק, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, בשם ועדת החוקה, חוק ומשפט, שהכינה את הצעת החוק, אני מתכבד להביא בפניכם את הצעת חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי (תיקון מס' 4, הוראת שעה, נגיף הקורונה החדש),

שנועדה לעזור לחייבים שנקלעו לקשיים כלכליים בשל משבר הקורונה. מאז מרץ בשנה שעברה הוטלו על המשק בישראל הגבלות משמעותיות שהקשו מאוד את פעילותם של עסקים ומגזרים שלמים שלמעשה כמעט בכל התקופה היו סגורים ועדיין סגורים, כמו למשל ענפי התיירות, התרבות, המסעדות, אירועים, אולמות ועוד. מדובר בבתי עסק רבים שהם עסקים טובים ורווחיים, שהתנהלו באופן תקין וראוי מבחינה עסקית במשך כל השנים, ומשבר הקורונה טרף להם את הקלפים. הממשלה הביאה הצעת חוק חשובה זו כדי לעזור לאותם בעלי עסקים. אני שמח שהשלמנו את המלאכה. עכשיו אני אפרט: ההצעה מאפשרת לחייבים שפועלים במסלול של הסדר חוב לקבל עיכוב הליכים, כלומר הקפאה של ההליכים המשפטיים והליכי הגבייה נגדם, בזמן המשא ומתן מול הנושים לגיבוש הסדר חוב. ההבדל הגדול כאן ממה שקורה בהליך רגיל של חדלות פירעון הוא שבזמן עיכוב ההליכים המוצע לא יתמנה לחייב נאמן, והשליטה בנכסי החייב עדיין תישאר בידיו. לצד זאת, כדי לא לפגוע בנושים, מהצד השני, ימונה מנהל הסדר, שתפקידו יהיה לפקח מטעם בית המשפט על תקינות ההליך ולעזור לחייב ולנושים להגיע להסכמה על הסדר החוב. אני, אדוני היושב-ראש, הבאתי כדוגמה, אתה יודע, כל אחד לוקח מעולם המושגים שלו, את ההבדל בין ועדה קרואה ברשות מקומית, שאז זה בעצם כמו חדלות פירעון, לוקחים את זכות החתימה ואז הכול מנוהל על ידי גורמים מבחוץ,

חשב מלווה, שתפקידו לעזור, ללוות, להוציא את העירייה מתוך, אותו דבר, בהשאלה, אני לוקח את זה כאן גם לדבר הזה. במקום להגיע לחדלות פירעון, שהיא משהו שהוא כמעט בלתי הפיך, והיא גם מהווה אות קין בהמשך הדרך, אז בהחלט ההצעה הזאת חשובה מאוד מאוד. בין היתר, ועדת החוקה,

קיימה ארבע ישיבות ועדה ארוכות נוסף לישיבות הכנה רבות של צוות הוועדה, ובמהלכן היא שמעה את כל הגורמים הרלוונטיים מקרב משרדי הממשלה ומקרב הציבור, והוכנסו תיקונים רבים, שמייד אציג את עיקרם, המחדדים ומדייקים את האיזונים בהצעה שהביאה הממשלה. בין היתר החליטה הוועדה לפצל מתוך הצעת החוק ולא לאשר בשלב זה את ההסדר המיוחד שנועד להעניק הקלות לחברות אג"ח ולאפשר להן לערוך הסדרי חוב ביתר קלות, בשל מורכבותם של ההסדרים הללו, מהסוג הזה, ביחס לחברות שבהן מושקעים כספי ציבור רבים,

קופות גמל, וכיוצא בהן,

רוחבית גדולה. גילינו גם שמבחינה מהותית הדבר הזה מיותר כרגע, ולכן פיצלנו את זה, והבאנו את זה להצבעה בשבוע שעבר, את הפיצול. עוד חשוב לי לומר כי מהרגע הראשון היה ברור שלצד היתרונות הרבים שבהצעה נדרש להתייחס גם לצורך במתן סיוע מצד המדינה לאותם בעלי עסקים כחלק מתהליך הבראתם. פניתי לשר האוצר בנושא, ולשמחתי בדיוני הוועדה הביעו נציגי האוצר את הסכמתם להרחיב את הסיוע, ובמיוחד בשני מישורים חשובים: הראשון הוא סיוע במימון גורמי, עדיין זה לא סגור, אבל אני לוקח את זה כהבטחה, כי אני חושב שהם התחברו לעניין. אתה יודע, אדוני היושב-ראש, אני לא למדתי ליבה, אבל אני יודע שמאות או אלפי עסקים שייסגרו, שעלולים להיסגר, בסגירתם הם נופלים נטל על משרד האוצר, אז בכל חישוב של עלויות צריך לעשות את החישוב הזה. לכן, לדעתי, האינטרס של האוצר באמת זה לסייע, סיוע של משרד האוצר,

במימון גורמי מקצוע מתחומי הכלכלה שייתנו ייעוץ והכוונה בבניית תוכנית עסקית שתסייע לחלץ את העסקים מהקושי הכלכלי שנקלעו אליו, כי אני יוצא מנקודת הנחה שאותו בעל עסק בעצם מנהל אותו טוב, והקורונה שנפלה לו באמצע טרפה לו את כל התוכנית העסקית שלו, לכן כאן צריך טיפה דחיפה, והדבר הזה יכול להשתנות. שנית, מתן מענה לקשיים הביורוקרטיים המעכבים כיום מתן סיוע בהלוואות למי שנקלע לקשיים בדרך של מתן ערבות מדינה למסורבי האשראי. כמו כן ציינו דבר שכבר ביקשתי גם בישיבה שהייתה בוועדת כספים בזמנו ממשרד האוצר: להקים איזושהי ועדת חריגים וגוף שמסייע. תראה, המדינה, אדוני היושב-ראש, השקיעה ומשקיעה מיליארדים רבים בנושא הזה של מענקים ועזרה לאותם עסקים קטנים ובינוניים, אבל כשמדינה נותנת כסף, היא בונה קריטריונים. בקריטריונים האלה יש עשרות ומאות ואולי אלפים שנופלים בין הכיסאות, כי אתה לא יכול לכוון קריטריונים לכל ייחודיות של כל בעיה.

גם בישיבה הזאת עם נציגי האוצר הצעתי להקים איזושהי ועדת חריגים, רק שלא יעשו בסוף איזה תחקיר ויגידו שרק לחרדים נותנים שם, בוועדת החריגים הזאת, שיעשו ועדת חריגים שתמצא את אותם האנשים שנופלים בין הכיסאות ותעזור להם. בנוסף, הוועדה הוסיפה ושיפרה את ההצעה בנושאים רבים, ואלה הבולטים בהם,

אל תפריע לאוסאמה, הוא היה שותף איתי מההתחלה עד הסוף. ואני לא? תראה, כשאוסאמה נמצא, אני כבר לא רואה אחרים, מהמפלגה שלכם, כמובן. השינויים שהוספנו הם כדלהלן: בהצעת החוק הוצע כי הוראת השעה תהיה בתוקף במשך שנה עם אפשרות להארכה, באישור של ועדת חוקה, בחצי שנה. הוועדה החליטה לאפשר הארכה של הוראת השעה בחצי שנה נוספת באישור הוועדה. כמובן שאנחנו לא יודעים מתי ייגמר המשבר. בנוסף, על פי ההסדר המוצע, עיכוב ההליכים לחייב ספציפי יימשך עד שלושה חודשים. בדיוני הוועדה סוכם כי ניתן יהיה, במקרים מתאימים, להאריך את עיכוב ההליכים בחודש נוסף, ובסך הכול עד ארבעה חודשים. כדי לתת מענה על החששות השונים שעלו במהלך הדיונים הוחלט כי עיכוב ההליכים יותנה בהצגת תוכנית הפעלה של העסק שתתווה את פעולת החייב בזמן עיכוב ההליכים, לא סתם לבוא ולהגיד: מבטלים לך את ההליכים, אלא רוצים לראות שיש באמת תוכנית פעולה, ושהיא תאפשר שקיפות עבור הנושים, שהם חלק חשוב מאוד בהסדר הזה. הוועדה עיצבה מחדש את מעמד מנהל ההסדר כך שיוכל לפקח באופן משמעותי יותר על פעילות התאגיד שבעיכוב ההליכים. לצד זאת, התאגיד יוכל להסתייע במנהל ההסדר בעניינים שונים כדי לחזק את שיתוף הפעולה ביניהם. בנוסף, הוחלט כי תאגיד חייב יצרף לבקשה את הדוח הכספי שלו לשנת 2019, כדי שבית המשפט יוכל להתרשם, כשהוא בא לבחון את סיכויי השיקום של התאגיד, אם קשיי התאגיד החלו עוד לפני משבר הקורונה או אחריו. הוועדה קבעה איזון חדש לגבי חובת הגילוי של עצם עיכוב ההליכים. העיכוב יירשם במרשם התאגידים ותירשם הערה בפנקסים רשמיים של נכסים.

צומצמה חובת התאגיד לציין שהוא בעיכוב הליכים רק למקרים שהוא מציע לציבור לרכוש מוצר או שירות. לגבי יחידים, הם יחויבו בכך רק בעסקאות לקבלת אשראי, כי חשוב מאוד גם לשמור על שמו ועל חוזקו של העסק.

סוכם כי הטיפול בעיכוב הליכים של יחידים ייעשה בבית המשפט במקום אצל הממונה, כדי לחסוך עוד תחנה בדרך, בעיקר לשם הייעול והחיסכון עבור החייב. כמו כן, הוחלט להוסיף עבורם קריטריונים ברורים לכניסה להסדר כדי לשמור על אחידות ובהירות לגבי מי זכאי ליהנות ממנו.

כדי להקל על החייבים ולהגדיל את קופת הנשייה, נקבע איזון שונה לגבי שכר מנהל ההסדר, כך ששכר הבסיס יגדל, אך השכר הכללי המשולם למנהל הסדר שהסתיים בהצלחה יוגבל וייקבע לפי מסלול הנמוך מבין המסלולים האפשריים

אני מבקש מאוד להודות לממלאת מקום מנכ"ל משרד המשפטים וכונסת הנכסים הרשמית, הכ"נרית, מה שנקרא, סיגל יעקבי והצוות שלה גם על יוזמת החוק וגם על מהלך הדיונים.

הם באו מוכנים, הם שינו, ליטשנו ביחד את הדברים, ובאמת על כך אני מודה לסיגל ולצוות שלה.

ללשכת עורכי הדין וללשכת רואי החשבון וגופים חברתיים נוספים שהיו מעורבים בהשבחת הדיון. אני תמיד אוהב להשתמש במילים שאמר פרופ' אבישי ברוורמן. כשהייתי עוד חניך אצלו בוועדת הכלכלה, הוא תמיד היה אומר: חוכמת השולחן זה דבר שאין לו תחליף. אז בהחלט חוכמת השולחן פה עברה. ואם בשולחן עסקינן, אז אני בוודאי אעבור גם לכיסא של ידידי חברי חבר הכנסת אוסאמה, שידועה המומחיות שלו בנושא חדלות פירעון, עוד לפני שאני הגעתי לוועדה הזאת, שליווה באמת את התהליך וגם מילא את מקומי בחלק מהישיבות, ואני באמת רוצה להודות לו שוב על תוספת קריטית לחוכמת השולחן. לצוות הוועדה, מנהל הוועדה אסף ולכל העובדים, ליועץ המשפטי ד"ר גור בליי ולעו"ד ניצן רוזנברג ולמתמחה

שליוו אותנו לא רק בדיוני הוועדה

בדיונים שהיו ב-back office, מה שנקרא, ושם בסופו של דבר הגענו לתוצאה הזאת.

חוק זו היא בשורה להרבה אנשים שיוכלו להשתקם ולצאת מהמשבר בלי לאבד את העסק שלהם, בלי לאבד את השם שלהם, ובמקום לחדלי פירעון, להפוך לבעלי עסקים מצליחים בהמשך הדרך. להצעת החוק לא הוגשו הסתייגויות אך הוגשו בקשות רשות דיבור, ואני מבקש מחברי הכנסת לאשר את הצעת החוק בקריאה השנייה והשלישית בנוסח המוצע על ידי הוועדה. ברשותך, אדוני היושב-ראש, אני רוצה לומר מילה אחת. אוסאמה, אני רוצה לומר מילה אחת שלא קשורה להצעת החוק הזאת, אבל הכול קשור, כי אנחנו כבר בוועדה, אדוני היושב-ראש, אני כבר חושב שאני יכול לקבל דוקטורט בקורונה. אנחנו שמונה חודשים, אפשר לומר הרבה פעמים יום ולילה, מי כמוך יודע להעיד על זה, יום ולילה מטפלים בכל הנושא של התקנות, עוד מעט תקש"חים, ומכל מה שעברנו עד היום, אני רוצה לומר דבר אחד: התחושה שלי בתקופה האחרונה, אני חושב שזה גם הרבה בגלל פוליטיזציה, שנכנסה חזק מאוד גם לתוך העניין הזה של הקורונה, אבל אני רוצה לומר דבר אחד: ההישגים שהגענו אליהם מדהימים מבחינת הנושא הזה של החיסונים.

בשבוע, עשרה ימים הקרובים, אם אני יודע לעשות חשבון טוב, למרות שאין לי ליבה, חמישה מיליון אזרחים, למעלה מחמישה מיליון אזרחים, אם ניקח את אלה שעשו כבר חיסון ראשון, שנכון להבוקר זה כבר כמעט 4.5 מיליון איש, ניקח את 800,000 המחלימים, למעלה מחמישה, חמישה וחצי מיליון איש כבר בעצם היו צריכים להיכנס לתוך המסלול שאני תומך בו מאוד מאוד, לא רק תומך בו, אני חושב שאני אפילו יזמתי אותו, הנושא הזה של הדרכון הירוק. אבל אני מרגיש שיש פה מצב שמנסים לאחוז במקל משני הקצוות,

אין איזה ביטחון בעניין הזה, לא לבוא ולהגיד: הינה, מתחילים חגיגות.

אבל בהחלט להרחיב את אותן אפשרויות באותם נושאים ובאותם תחומי חיים שאפשר להרחיב אותם, כמו שהתחילו עכשיו בתרבות, כמו שהתחילו בדברים מסוימים להרחיב את זה, להרחיב את זה גם לאירועים, לשמחות.

כשעושים את זה במקום מוסדר, כשעושים את זה עם ההסדרים הנכונים, עם אחריות של אותו מפעיל אולם כזה או אחר, אם אלו מסעדות גדולות שיודעות מראש לתזמן את מי מזמינים או לא. לא יכול להיות שלמעלה מחמישה מיליון אנשים יהיו בני ערובה, שאנחנו לא יודעים לכאן או לכאן. אני חושב שהגיע הזמן שפקידי משרד הבריאות ינהלו את הסיכונים בצורה נכונה. כל המשבר הזה הוא ניהול סיכון, אדוני. אין מאה אחוז, אין פה משהו שהוא נקי ולגמרי לא קיים, תמיד יכול להיות פרומיל כזה או אחוז כזה, אבל אי-אפשר למסמס את הדבר הזה של הדרכון הירוק, או שתחליטו שאין אותו. אני אומר לך את האמת, אני כבר די איבדתי את הלהט של לדון בוועדה על דברים, כי אני לא רואה לאן אנחנו הולכים בדיוק. מצד אחד, ממשלת ישראל עשתה פה משהו שעומדות כל ממשלות העולם ומשתאות על ההצלחה הכבירה הזאת,

אנחנו לא לוקחים את ה-benefit של זה, אנחנו לא מחזירים חמישה וחצי מיליון אנשים לחיים רגילים. אני רוצה לומר לך, אדוני היושב-ראש, עוד דבר אחד, ובזה אני מסיים: אם היו מרגישים, כל האוכלוסייה, שאותם אנשים שהתחסנו, חזרו להם 90% מחייהם השגרתיים שהיו להם קודם, זה היה גורם לכל הפייק של אלה שאומרים שלא להתחסן, לכל אלה שכבר יומיים מטרידים אותי בטלפון שהם נגד הדרכון הירוק ונגד החיסונים, וזו מזימה ממשלתית של ביבי, כל אלה היו רצים להתחסן. היו רצים להתחסן. כל אחד רוצה לחזור לשגרת חייו. אני לא רוצה להיכנס לנעליו של בן אדם שצריך לחתן ילד או לעשות איזושהי בר-מצווה, בר-מצווה זה חד-פעמי לילד, אי-אפשר לעשות בר-מצווה בגיל 15,

אנשים רוצים את חיק המשפחה, אנשים רוצים את אותם אירועים, ואפשר לעשות אותם בצורה מוסדרת. אני קורא למשרד הבריאות, לפקידים, לרופאים: זה ניהול סיכונים. בואו ננהל את הסיכון נכון, אבל ניתן לאנשים לחזור לשגרה בזהירות ובשכל, לא ללכת צעד קדימה, שניים אחורה. אני מקווה מאוד, בעזרת השם, שנוכל לחזור לחיים שגרתיים וטובים. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. תודה רבה לחבר הכנסת יעקב אשר.

להצעת החוק אין הסתייגויות אבל יש בקשות דיבור. חבר הכנסת עמית הלוי, איננו. חבר הכנסת אוסאמה סעדי, בבקשה. לאחר מכן נעבור להצבעה, ואפשר יהיה להצביע מכאן, אין בעיה, גם מי שמקומו למעלה. בבקשה. אדוני היושב-ראש, כבוד השרה, חבריי חברי הכנסת, באמת, איך שאמר כבוד יושב-ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט, מדובר בחוק חברתי חשוב מאוד, במיוחד בתקופת הקורונה, שבה הרבה עסקים וגם הרבה יחידים נקלעו למשבר כלכלי ולמצוקה כלכלית, וחובתנו לעזור לעסקים וליחידים האלה להתגבר ולעבור תקופה קשה זו ולנסות לסייע להם להשתקם ולהמשיך בעסקים שלהם ולא לפנות וללכת וליפול לחדלות פירעון, לפשיטת רגל או לפירוק. ולכן, אדוני היושב-ראש, אף שאנחנו בעיצומה של מערכת הבחירות, כמייצג הרשימה המשותפת השתתפתי בכל הישיבות שהיו בוועדת חוקה בעניין זה, בבקשה לשמור על השקט. אי-אפשר לשמוע את הדובר.

ואף היה לי הכבוד לנהל חלק מדיוני הוועדה, כאשר כבוד היושב-ראש, נבצר ממנו. משרד המשפטים, שהציע את החוק הזה, היה באמת קשוב להערות שלנו, והכנסנו הרבה שינויים בחוק הזה. לכן כמובן אנחנו מברכים, ואנחנו ברשימה המשותפת תומכים בחוק הזה.

אדוני היושב-ראש, לדבר ולפנות אליך בעקבות מה שהיה ביום שישי באום אל-פחם, המתקפה והברוטליות של המשטרה כנגד ציבור אזרחים המוחים מדי שבוע על המשך השתוללות הפשיעה והאלימות בחברה הערבית. כמדי שבוע, כמדי יום שישי, אחרי התפילה של יום שישי הם מקיימים הפגנה לא אלימה. הפגנה. ביום שישי האחרון המשטרה, ואני מפנה אתכם, חבריי חברי הכנסת, וגם כבר הוגשו תלונות למשטרה, למח"ש, בברוטליות חסרת תקדים, תקפה באופן אכזרי ביותר את ציבור המפגינים: נשים, ילדים, מבוגרים. האלימות הזאת לא פסחה אפילו על הנהגת הציבור באום אל-פחם: ראש העירייה חברנו ד"ר סמיר מחאמיד הוכה ונפגע באופן קשה, חברנו, חבר כנסת, חבר הכנסת יוסף ג'בארין נפגע מקליע גומי

שניים-שלושה סנטימטר, יכול היה להיות היום לצערנו במקום אחר. וכאילו הכול רגיל. מה היה קורה אם חבר כנסת

היה נפגע מקליע גומי בהפגנה שקטה, לא אלימה, על ידי שוטרים? לא שמעתי קול זעקה, לא שמעתי גינויים, לא שמעתי שצריך ועדת בדיקה וועדת חקירה לנושא הזה. אני מכיר אותך, אדוני היושב-ראש, שאכפת לך מאוד מחסינות חברי כנסת, מזכויות של חברי הכנסת, ואני מבקש ממך: אסור לנו לעבור לסדר-היום על דריסה ברגל גסה של זכויות של חברי הכנסת כשאנחנו עושים את תפקידנו. אנחנו מצפים שחבר הכנסת, חס וחלילה, ייהרג, יירצח בהפגנה הפגנה נגד אלימות ופשיעה, למען מיגור הפשיעה והאלימות בחברה הערבית? אנחנו צריכים לשלם בחיים שלנו?

מה היה צורך באלימות קשה, חסרת תקדים, ברוטליות של שוטרים, של המשטרה? ואני הייתי מצפה גם מהשר לביטחון הפנים להקים מייד ועדת חקירה, לא לחכות למח"ש.

אדוני היושב-ראש, אין לנו אמון במח"ש, כי יש לנו כבר ניסיון מר, אבל לפחות, אדוני היושב-ראש, אני מצפה ממך: אסור לנו לעבור לסדר-היום. חבר הכנסת ג'בארין עדיין, אפילו היום, לא הצליח, כי יש לו בדיקה רפואית והוא סובל מכאבים עזים. אני לא יודע כמה מחברי הכנסת אפילו התקשרו אליו לשאול בשלומו ולגנות. חבר הכנסת סעדי, רק לעדכן אותך: ראשית, אני כמובן התקשרתי לחבר הכנסת ג'בארין עוד ביום שישי. לצערי הצלחתי לדבר איתו רק אתמול. הייתה לנו שיחה ארוכה, ולמדתי ממנו גם את פרטי המקרה. על פניו, האירוע, בוודאי לפי גרסתו, נראה חמור ביותר.

זה גם לא אירוע יחיד, הוא מצטרף לכמה וכמה אירועים של פגיעה בחסינות חברי הכנסת, כולל האירוע שהיה בנצרת במהלך הביקור של ראש הממשלה. אני יכול לעדכן אותך במה שעדכנתי את חבר הכנסת ג'בארין, שאני אמור, למעשה בעוד פחות או יותר חצי שעה, להיפגש עם השר לביטחון הפנים ועם מפכ"ל המשטרה, בפגישה שנוגעת לנושא אחר, אבל אני בהחלט מתכוון להעלות בפניהם את הנושא.

אני חושב שהדבר הזה מחייב בדיקה לעומק. בכלל צריך לומר, אני חושב שחלק מהאירועים שהיו אלה אירועים שבאמת נבעו אולי מאיזשהו כשל בהבנה של השוטר או של הגורם בשטח, שלא תמיד מודע גם להוראות בעניין חברי הכנסת וגם לזכויותיהם. בחלק מהמקרים האחרים מדובר באירועים חמורים של הוראות פיקודיות חד-משמעית שמנעו ואינן מתחשבות בנושא החסינות. אמר לי גם חבר הכנסת ג'בארין שלפחות במקרה הזה הוא באמת לא יודע אם מישהו זיהה אותו כחבר כנסת בעת שירה לכיוונו, אבל בכל מקרה אני חושב שבמקום שבו נמצאים חברי הכנסת,

וזה תחום שעליו אני מופקד, צריך להבטיח שהם יוכלו למלא את תפקידם ללא הפרעות וללא סיכון שייפגעו. הנושא הזה הוא בהחלט נושא שמחייב טיפול ונמצא אצלי במקום גבוה מאוד בסדרי העדיפויות.

אני בכלל רוצה לומר לך שאם נצליח להתעלות מעל נושאים פוליטיים כאלה ואחרים,

בקדנציה הזאת זה היה בלתי אפשרי, אבל אני מקווה שבקדנציה הבאה, יהיו אשר יהיו האנשים, כל אחד ותפקידו, ייעשה טיפול שורש יסודי בסוגיית החסינות וביכולת להבטיח את זה שחברי הכנסת, בכל היבטי הפעילות שלנו, יוכלו לבצע את תפקידם.

שהמציאות הנוכחית היא מאוד בעייתית, ולצערי הרב, אנחנו עדים לזה פעם אחר פעם. קודם כול ולפני הכול, אני בוודאי שולח מכאן איחולי החלמה לחבר הכנסת ג'בארין ומקווה שישוב אלינו במהרה. הנושא הזה חד-משמעית יטופל, תודה, אדוני היושב-ראש. לא צריך להודות. אני חושב שזה עניין של כולנו, נכון. זה חשוב מאוד שכבוד יושב-ראש הכנסת, זה לא עניין של חבר כנסת כזה או אחר.

נכון, אבל לא פחות חמורה גם הפגיעה בראש העירייה, שעושה הכול כדי למגר את האלימות והפשיעה בעיר אום אל-פחם. הוא עושה עבודה מצוינת, ד"ר סמיר מחאמיד.

גם אלימות נגד אזרחים צריך לגנות, לא רק נגד חברי כנסת. תודה. תודה רבה.

חברות וחברי הכנסת, אנחנו יכולים לעבור להצבעה על הצעת חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי (תיקון מס' 4,

נגיף הקורונה החדש), התשפ"א 2021. מי שמקומו למעלה שירים יד, אני אצרף את קולו. אנחנו מצביעים על ההצעה בקריאה השנייה כנוסח הוועדה, בהיעדר הסתייגויות. הצבעה. סעיפים 1

אלא אם כן יאמרו לי אחרת, את קולותיהם של חברי הכנסת וסרמן לנדה, שבח שטרן, יעקב אשר, עופר כסיף, אוסאמה סעדי, ג'אבר עסאקלה וענת כנפו. אם אינני טועה, שבעה קולות בסך הכול מתווספים לשלושה שהצביעו אלקטרונית. אם כך, עשרה בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים. אני קובע שהצעת החוק התקבלה בקריאה השנייה. מכאן אנחנו עוברים להצבעה על הצעת חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי (תיקון מס' 4,

נגיף הקורונה החדש), התשפ"א 2021, בקריאה השלישית. הצבעה. חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי (תיקון מס' 4, הוראת שעה, נגיף הקורונה החדש), התשפ"א 2021, נתקבל.

חברי הכנסת כנפו,

מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות של מוסדות המקיימים פעילות חינוך) (תיקונים 22 ו-23), התשפ"א 2021, לפי סעיף 4(ד)(2)(ג) לחוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה), התש"ף 2020. בהתאם למנגנון בחוק, תקנות מכוח סעיף 10

יוחזר כל קנס ששולם בגין הפרתן ויתבטלו הליכי אכיפה שננקטו בשל עבירות כאמור. בהתאם לכך, אבקש מכם לאשר תקנות אלה, שהותקנו נוכח התפשטות נגיף הקורונה ונתוני התחלואה המדאיגים, במטרה לצמצם את התפשטות הנגיף בישראל ולהגן על בריאות הציבור, כמפורט להלן: 1. תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות של מוסדות המקיימים פעילות חינוך) (תיקון מס' 22), התשפ"א 2021, 2. תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות של מוסדות המקיימים פעילות חינוך) (תיקון מס' 23), התשפ"א 2021. בשם שר הבריאות אני מבקשת מכם לאשר את התקנות המתבקשות.

תודה רבה לשרה גילה גמליאל, ואנחנו עוברים מכאן לדיון בתקנות. ראשון הדוברים, חבר הכנסת עופר כסיף, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, קודם כול אני רוצה לנצל את הבמה הזאת ולקרוא לכל מי שעדיין לא התחסן,

יש לי ביקורת, הייתי אומר אפילו לא קלה, על אנשים שמסרבים להתחסן, אבל יחד עם זאת אני וחבריי נגד כפייה מכל סוג, בין שהיא ישירה ובין שהיא עקיפה. אני רוצה להסביר את זה, כי אני יודע שהנושא רגיש וגם לא ברור מאליו. זכויות הפרט הן כלי לריסון השלטון. זכויות הפרט מונעות החלטות שרירותיות של הממשלה. ביטחון, בריאות הציבור וכן הלאה יכולים לשמש, ואכן משמשים לא פעם, כמסווה למדיניות שרירותית שמטרתה או תוצאותיה פגיעה לא סבירה ולא מידתית בזכויות האזרח והאדם. כלי אחד מיני רבים למניעה של החלטות שרירותיות לא מידתיות, לא סבירות וממילא לא לגיטימיות ופוגעניות, הוא שקיפות. שקיפות היא הכרחית, היא לא מספקת, אבל היא הכרחית,

לגרום לאזרחים לשתף פעולה ולהיענות להחלטות של השלטונות. כל עוד ההחלטות שהשלטונות מקבלים, בעיקר אם מדובר או כאשר מדובר על הגבלות על חירויות האזרח והאדם, כל עוד ההחלטות אינן שקופות, הן הופכות לשרירותיות על פי הגדרה, בוודאי כפי שהציבור תופס אותן, אבל לא רק. בכך כאמור יש פגיעה לא לגיטימית בזכויות ובחירויות. מעבר לפגיעה בזכויות ובחירויות של הפרט, יש גם ערעור על הסולידריות החברתית, כי כאשר אין שקיפות והציבור לא יודע כיצד ומדוע התקבלו ההחלטות, בעיקר כאשר מדובר בהגבלות, הסולידריות החברתית נפרמת. ההחלטות האלה, שהן שרירותיות משום שאינן שקופות, הן גם counterproductive. איך אומרים בעברית counterproductive? הייתי מתרגם את זה אולי כ"בעלות השפעה שלילית", משהו כזה.

בעלות השפעה שלילית. כן, משהו כזה. אז הן הפוכות, הן משיגות את ההפך ממה שהן אמורות, כלומר, אם ההחלטות הן שרירותיות ואינן שקופות, הן לא תעודדנה היענות של הציבור אלא להפך, הן תפגענה בהיענות הציבור. משפט אחרון, אדוני.

יש להתנגד לכל הגבלה שאיננה שקופה. במילים אחרות, כל עוד אנחנו, והציבור הרחב בוודאי, לא יודעים כיצד מתקבלות המגבלות וההגבלות חדשות לבקרים בקבינט הקורונה, ומסיבות לא ברורות הדיונים בקבינט חסויים, ועוד ל-30 שנה, כל עוד אין שקיפות, לא נוכל להשיג את היענות הציבור, גם לא להתחסנות. במובן הזה זה counterproductive. גם הזכויות של הציבור תיפגענה באופן לא מידתי ולא סביר. לכן, אנחנו נתנגד להגבלות כל עוד אין שקיפות.

אולי אפשר פשוט "גורמות נזק", יכול להיות שזה הכי קרוב, אבל שאלה. זו משפחה

נכון, יש בזה משהו שהוא מעבר, אני מסכים. חבר הכנסת אוסאמה סעדי, בבקשה. אדוני היושב-ראש, כבוד השרה, חבריי חברי הכנסת, בשעה זו שבה אנחנו מתכנסים כאן במליאת הכנסת מוקם אוהל מחאה, אדוני היושב-ראש, מחוץ לכנסת, מול משרד ראש הממשלה,

ראשי הרשויות הבדואיות בדרום. ראש הפורום חברנו סלאמה אל-אטרש, ראש מועצת אל-קסום, ועוד ראשי מועצות הקימו את האוהל הזה על מנת להשמיע קול זעקה נגד המשך המדיניות המפלה, מדיניות הריסת הבתים, מדיניות השמדת שטחים חקלאיים, ריסוס שטחים חקלאיים. אין יום, אדוני היושב-ראש, שאין הריסות בתים בנגב, אין יום בלי השמדת יבולים חקלאיים, אין יום בלי ממש פגיעה קשה ביישובים האלה, מה גם שאנחנו מדברים על 35 יישובים בלתי מוכרים בנגב. אין תקדים כזה, אדוני היושב-ראש, שבמדינה מתוקנת עשרות אלפים חיים ביישובים בלתי מוכרים, ללא תשתיות, ללא חשמל, ללא מים. אני אומר לך, אדוני היושב-ראש, המצב שם הוא מצב קטסטרופלי. ראשי המועצות עושים הכול על מנת להגן על הזכויות של התושבים שם, אבל כל הקריאות נופלות על אוזניים אטומות, לצערנו, לכן הגיעו מים עד נפש, ועכשיו, בחורף הירושלמי, אדוני היושב-ראש, הם נאלצים להקים את אוהל המחאה.

ברשימה המשותפת תומכים במאבק הצודק של אחינו בנגב וראשי הרשויות. מאבקם צודק, ואנחנו תומכים במאבק שלהם. יחד איתם נפעל לפתור את הבעיות הכואבות והקשות שמהן סובלים התושבים שם בנגב, במיוחד ביישובים הבלתי-מוכרים, אבל גם ביישובים המוכרים המצב קשה, כבוד היושבת-ראש. לכן מכאן אנחנו שולחים להם ברכת הזדהות. (אומר דברים בשפה הערבית, להלן תרגומם: אנחנו עימם במאבקם הצודק במדיניות הרס הבתים,

זו מדיניות גזענית ומפלה נגד בני עמנו בנגב ובכפרים הבלתי-מוכרים. אנחנו ברשימה המשותפת תמיד היינו ונהיה לצד בני עמנו בנגב נגד המדיניות המפלה והגזענית הזאת ולמען השגת הזכויות ועצירת מדיניות הרס הבתים ויישור האדמות.) תודה. תודה רבה לך. הדוברת הבאה, חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, לא נמצאת, חבר הכנסת מיקי לוי, גם אינו נוכח, חבר הכנסת אוריאל בוסו, אינו נוכח, חברת הכנסת היבה יזבק, אינה נוכחת, חבר הכנסת אחמד טיבי, לא נמצא, חבר הכנסת צבי האוזר, אינו נוכח, חבר הכנסת אריאל קלנר, גם אינו נוכח, חברת הכנסת מרב מיכאלי. חבר הכנסת אחמד טיבי, אני קראתי את שמך. חבר הכנסת טיבי, בבקשה. תודה, גברתי היושבת-ראש. אני רואה נכון? טוב שחזרת, הרבה בריאות. הוא היה חולה קורונה. אה, ברוך השב.

מחוץ לבניין הכנסת יש אוהל, אוהל של ראשי רשויות בדואיות בנגב. הנגב הוא האזור המקופח שמנושל מזכויותיו,

באופן יום-יומי ותשתיות עם פער של עשורים בין יישובים יהודיים שכנים לבין היישובים הערביים הבדואיים בנגב. נתניהו מבקר שם, מחייך, הוא שמח שבאחד היישובים קוראים לו אבו יאיר, וממשיך לנהל מדיניות מדכאת, מפלה, הדוחקת אל הפינה עשרות אלפי אנשים בתחום החינוך, האדמה, תכנון ובנייה, הריסות בתים, הקצאת קרקע, תקציבים, אפילו

יש תלמידים שנאלצים לנסוע קילומטרים, אספקת מים, שירותי בריאות.

כאשר מתרחש מעשה פלילי של אדם אחד, ההכללה היא נגד כל התושבים הבדואים בנגב. אם יש מעשה שיהודי עשה, זה לא כל היהודים, ואם יש מעשה שערבי עשה, זה לא כל הערבים, ובמיוחד,

אבל פתאום מעצימים את הנושא, ואז, אחרי מעשה אחד, לכאורה, שנמצא בחקירה, יש עליהום על הנגב, האיום. מי שמאיים על תושבי הנגב זה מדינת ישראל וממשלת ישראל, בהריסות. הגיע הזמן שהיחס אל התושבים הבדואים בנגב יהיה יחס אל אזרחים הדורשים שוויון זכויות, ואין שוויון כזה, אין שוויון כזה, כי המדיניות היא מפלה בכל תחומי החיים.

נבקר את ראשי הרשויות האלה באוהל כמו שביקרנו אצלם ברשויות וביישובים, וכדאי שגם אתם, לא רק ח"כים ערבים, תבקרו בנגב כדי לראות את המצוקה, את הנישול ואת האפליה.

ח"כים מכל הסיעות, כדאי שתהיו שם כדי להבין מהי מצוקה אמיתית של אזרחים מופלים לרעה בנגב.

תודה רבה לך. חבר הכנסת יעקב טסלר, בבקשה.

ואחד ממי שכיתתו רגליהם אתמול בצידי הדרכים לירושלים,

רק בגלל החלטה בלתי סבירה ובלתי הגיונית לאסור

מתבייש מפני כל אחד וכל משפחה שהגיעו או יצאו מירושלים לפני החלטת הממשלה החפוזה ונתקעו מחוץ לביתם עד היום בבוקר ללא יכולת לשוב לביתם. אני מתבייש מהנהגים הפרטיים ברכבים הפרטיים שלא חלה עליהם שום הגבלה, ועם זאת, לאחר שעות של זחילה בפקקים סורבו במעבר במחסום ונאלצו לשוב על עקבותיהם רק כי הייתה להם חזות חרדית. אני מתבייש מפני מאות אלפים שעודדנו אותם להתחסן, למרות החששות, למרות הפחדים, רק כדי שיוכלו לחוג את החגים במחיצת בני המשפחה ותקוותם נמוגה באוויר הירושלמי. כנציגי ציבור, הציבור רואה בנו אחראים, ובמידה מסוימת של צדק. אם אנחנו אחראים לבושה הזאת נדרוש גם לקבל תשובות. ראש הממשלה, אתה רואה בנו שותפים, קיבלת מאיתנו נאמנות, אבל הפעם תורך, אתה זה שחייב לנו תשובות. חובת ההוכחה הפעם עליך. נדרוש תשובה על השאלה: מי בער לו להביא במחטף ביום שישי החלטת ממשלה לאסור את התחבורה הציבורית וההסעות המאורגנות רק בירושלים? נדרוש תשובה על השאלה: אם הסיבה הייתה למנוע התקהלויות, היו צריכים לאסור את התחבורה הציבורית בכל ימי פורים, בכל הארץ, ואם לא, מה ההיגיון רק בירושלים, ברגע האחרון ובלי לדון על ההשלכות לגבי אלו שכבר יצאו מהבית ונשארו תקועים מחוץ לבית עד היום בבוקר? יתרה מזו, אם רצו למנוע התקהלות, למה אסרו גם יציאה מירושלים בתחבורה הציבורית, למה האיסור חל אמש עד חצות הלילה? נדרוש תשובה על השאלה: איך זה שלמרות ההפרות החמורות ביום הפורים במגזר הכללי הוחלט על אכיפה מוגברת ביום ראשון דווקא כלפי המגזר החרדי? המגזר החרדי הוא המוביל בשבועות האחרונים בנתוני ההדבקה והתחלואה הנמוכים, אבל דווקא כלפיו הוחלט על אכיפה? נדרוש תשובה על השאלה: מי נתן את ההנחיה לשוטרים לבצע אכיפה סלקטיבית במחסומים ולא לאפשר לחלק מבעלי הרכבים, בעלי חזות חרדית, להיכנס לעיר בניגוד גמור להוראות הממשלה? ובכלל, איך המשטרה נותרה אדישה למראה אלפי צועדים בשולי הכביש תוך סיכון חיים ממשי ולא עשתה דבר? לא רק שלא עשתה דבר, היא אף מנעה מנהגים חולפים לאסוף צועדים. בבקשה לסיים. הלסדום היינו? חבריי חברי הכנסת, אני מסיים, גברתי, לא נערכנו עם אף תוכנית, במיוחד בהתייחס לנתוני המחלימים והמתחסנים. קיבלנו החלטות המעוררות שאלות נוקבות ולא נרפה עד שנקבל תשובות. לא ניתן להפוך, בחסות הקורונה, לשק החבטות של המדינה.

הרוב המוחלט של הציבור החרדי, תודה, תודה. שומר על ההנחיות, ומעשה השיימינג שאנחנו עוברים,

המתיר כל פעולה ומשחרר כל רסן ללא ביקורת,

בבקשה לסיים. ללא כל הגבלה, יסתיים כאן.

תודה. חברת הכנסת קרן ברק, לא נמצאת, חברת הכנסת קטי שטרית, אינה נוכחת. אני רק מודיעה שסגרתי את רשימת הדוברים. חברת הכנסת מיכל קוטלר וונש,

כנסת נכבדה, שבועות אני זועקת מעל במה זו, בוועדות הכנסת כולן ובכל דרך אפשרית, כדי להשמיע את קולם של אזרחים שומרי חוק, ובהם עולים רבים ומשפחות מפוצלות, שאינם מצליחים לשוב הביתה לישראל או לצאת עבור סיבות לגיטימיות והומניטריות לצד השני של הים, של האוקיינוס. זה שבועות לשכתי מקבלת פניות ממאות אנשים שומרי חוק, רובם כבר מחוסנים, שרוצים לצאת או להיכנס, תוך שמירה על מגבלות הקורונה, מסיבות אישיות או משפחתיות. אני מבקשת לשמור על השקט במליאה.

כעת, משפורסם תחקיר שמתמקד בציבור החרדי והפך את הנושא לאישי ולפוליטי, לפתע הוא עולה לכותרות, לפתע הוא זוכה לשיח תקשורתי רחב וגם ציבורי. פוליטיקאים מימין ומשמאל קופצים ומוסיפים עוד שמן למדורת השנאה, תוך הטלת האשמות וגלגול אחריות ליריביהם הפוליטיים. אבל עדיין הציבור עומד נבוך. הקולות שאותם אני מייצגת בגאווה כאן בכנסת הזאת, של עולים ותיקים וחדשים שעלו למדינת ישראל, למדינה שמעודדת עלייה, שלכאורה מוקירה עלייה ומכירה בעלייה אבל אין בה שום אמפתיה או הבנה להחלטתם לעלות, הציבור הזה, כל מי שעלה ארצה והותיר הורים או ילדים מאחור בידיעה שבשעת חירום הוא יוכל לעלות למטוס, הציבור הזה נותר שקוף. גם כעת לא מדברים על התוכנית השקופה והברורה לשיבת אזרחים והמשפחות שלהם הביתה, עם קריטריונים נגישים לציבור. גם עכשיו אזרחים נורמטיביים ושומרי חוק צריכים להגיש בקשה לוועדת החריגים או לצרכים הומניטריים כדי להגיע לסעוד, או להיפרד מאם או מאב, כדי לקבור ילד. אם כולם חריגים זו לא ועדת חריגים כלל, זו ועדת הכלל. לו הייתה הנהגת מדינת ישראל עושה את תפקידה וצופה מבעוד מועד את האתגרים גם בנושא זה ומזהה את ההזדמנות הפעם להבין ולהנגיש, להתחשב בקשיים האישיים-משפחתיים של כל מי שעולים ארצה ומותירים הכול מאחור, הרי מראש היא הייתה מייצרת קריטריון כחלק מתוכנית סדורה וברורה שתיאכף באופן שוויוני ועקבי על כל מי שלא נכנס לכלל, ואז ניתן היה לייצר ועדת חריגים ושם להכניס מקרים הומניטריים יוצאי דופן. שנה בדיוק מפרוץ המגפה היום, מגפה בריאותית,

כלכלית, שלא ידעה כמותה מדינת ישראל, והנהגה אחראית צריכה הייתה לייצר תוכניות לחיות לצד הקורונה, לא לדבר על חזרה לשגרה אלא על יצירת שגרה חדשה, מתוקנת ושונה בכל תחומי החיים עצמם. הנהגה אמיתית בעלת חזון צריכה הייתה לזהות ולמצות את כל ההזדמנויות שלצד המשבר האדיר הזה כדי לשפר ולתקן את כל הדורש שינוי ותיקון בחינוך,

בהסרת החסמים העומדים בדרכם של עולים, ביחסי ישראל והתפוצות ובמעמדה של ישראל בזירה הבין-לאומית. את כל זה לא ראינו בשנה האחרונה.

תודה רבה לך. חברת הכנסת ענת כנפו, אינה נמצאת.

בבקשה.

שלום לך, גברתי היושבת-ראש.

בבקשה, שלוש דקות. אני רוצה להביע תמיכה ולפרגן על עבודת הוועדה בראשותו של חבר הכנסת יעקב אשר. אני רוצה לומר שהקשב למצוקות הציבור, ציבור החייבים בפרט, ותרגום הקשב הזה להצעת החוק שעלתה בפני המליאה היום ואושרה, מאפשר בעצם להתייחס לחייבים בצורה מאוזנת.

גם צורכי הנושים לא נעדרו מדיוני הוועדה ונלקחו בחשבון בצורה כוללת. עבודת הוועדה התייחסה לפגיעה האיומה, בפרט במהלך משבר הקורונה. אני מוצאת בהצעת החוק שהייתה היום בשורה חשובה, שתקל על משפחות רבות שנקלעו למשבר קשה, חלקן, למשבר קשה מנשוא. בימים אלו, שבהם הכנסת אינה מלאה בגלל פגרת הבחירות, שמחתי מאוד לראות את המקצועיות והמחויבות של הוועדה. הצעת החוק היא בשורה חשובה, ואני כמובן תמכתי בה. אבל אני רוצה לגעת בנושא חברתי נוסף,

היושבת-ראש, שזועק לשמיים ומחריף מאוד במהלך משבר הקורונה. בשבוע שעבר נפגשתי עם מאיר שפיגלמן, מנכ"ל הביטוח הלאומי. גיליתי שמעל 4,800 ניצולי שואה, בגלל שהם עוברים לעיתים בשקלים בודדים את מבחן ההכנסה, שוללים מהם תשע שעות סיעוד שבועיות. בתקופה הזאת, הקשה, מבחן הכנסה, שלפעמים בשקלים בודדים הם עוברים אותו, מונע מהם לקבל תשע שעות סיעוד, אנשים מבוגרים, רובם חולים מאוד, שעברו את התופת של השואה. זוהי שערורייה בפני עצמה. זה עוול עצום שצריך לתקן אותו כאן ועכשיו. אני קוראת לחבר הכנסת חיים כץ, שטיפל בנושא הזה בעבר, לכנס את ועדת העבודה והרווחה ולטפל בביטול מבחן הכנסה בכלל, ובטח לניצולי השואה. לא יכול להיות שאנחנו, מדינת ישראל, נבחרי העם פה בכנסת, במו ידינו תורמים לעוול נוסף לניצולי שואה בגלל פרוצדורות. כמו שידענו להעביר היום את החוק הזה, ככה אנחנו יכולים להעביר את החוק שיבטל את מבחן הכנסה. הדוגמה של עבודת הוועדה של חבר הכנסת אשר, שהביאה תוך כדי פגרת הכנסת לגיבוש הצעת חוק היום, היא דוגמה שצריך לנקוט גם בנושא הזה. אני מבקשת ממך,

להשפיע על חבריך בקואליציה לתקן גם את העוולה הזאת. באשר לפשיעה בחברה הערבית, צפיתי אתמול בכאב מאוד גדול בהתנהגות המשטרה בפיזור אלים של ההפגנה. אני רואה בעיה,

שעוברת כחוט השני בהתייחסות למפגינים מכל המגזרים,

אם זה מפגיני בלפור, אם זה מפגינים בחברה הערבית.

המשטרה לא עושה איפה ואיפה ופוגעת בכולם. היא מתנהלת באופן שלעיתים פוגע קשות באזרחים תמימים שבאו למחות על עוולות גדולות. העוולות של הפשיעה הערבית מצדיקות הפגנה. ההפגנה הייתה שקטה. האלימות הייתה מצד השוטרים, אוכפי החוק.

הנאמנה מפגינה בעצמה. גם אתמול הייתי בהפגנה, של הנכים, שאושרו להם חצי מיליארד שקל ובגלל כל מיני פרוצדורות ועיכובים הם לא קיבלו אותם.

היום בשעה 16:00 זה עולה שוב, ואני קוראת לחבר הכנסת גנץ ולראש הממשלה בנימין נתניהו לאשר בישיבת הממשלה את העברת הכספים גם לנכים. עוד דבר אחד, ברשותך, במהירות. בבקשה. אז באשר להתנהגות השוטרים בהפגנות, אני רואה את ההתנהלות המשטרה. יש לנו בעיה עם חלק מהשוטרים, של עצמאות יתר של חלק מהשוטרים בתפקידם כאוכפי חוק. הבוקר בוועדת הכלכלה נעל חבר הכנסת יעקב מרגי את הישיבה של הוועדה ללא אישור תקנות התחבורה שתכליתן הייתה למנוע הגעת תחבורה ציבורית לירושלים, ושם פגעו בציבור החרדי. אני הייתי שם, אני ראיתי איך עצרו, אני מבקשת. אני מצטערת, את חורגת בהרבה מההליך.

אני מסיימת לכולם. אז אני רק אקרא לחבר הכנסת מרגי לעמוד על שלו ולבדוק בדיוק מה קרה שם, איך המשטרה לקחה על עצמה לאכוף תקנות שלא בסמכותה.

חבר הכנסת אלכס קושניר, אינו נוכח. חבר הכנסת ניסים ואטורי, גם אינו נוכח.

אדוני רוצה לנאום?

לא ידעתי שנרשמתי, אבל יש לי הרבה מה לומר. אתה מופיע לי ברשימה. כן?

רשמו אותך, כנראה, בלי לשאול אותך. אנחנו נמצאים לפני בחירות, ואני רוצה להגיד דבר אחד. עדיין ממשיכים לטפל בקורונה, בנושא הקורונה. אנחנו יודעים, התברר לנו ביומיים האחרונים, שאנחנו צריכים להביא חיסונים בעוד חצי שנה שוב, 36 מיליון, ולא חמישה חיסונים, כמו שכאן יש מישהו שאמר. אני לא רואה מישהו אחר חוץ מראש הממשלה שיודע לסגור את זה כרגע. הוא כבר סגר את זה. הנושא הכלכלי, נתניהו היחידי שיכול לטפל בנושא הכלכלי של מדינת ישראל. הוא ראש הממשלה הכי ראוי שהיה כאן, מנהיג בעל יכולות. אם יקרה לו משהו, לא משנה מה אני אגיד, יש לך מה לומר לי, אה? ואטורי, אתה יכול לדבר על הצרפתי? דבר על הצרפתי.

על הצרפתי?

אני חושב שזה חוק ראוי, החוק הצרפתי. אגב, אמר את זה יאיר לפיד. אף אחד לא תיקן אותו, סליחה.

גם בנט אמר את זה. אני לא חושב שרטרואקטיבית צריך להחיל את החוק הזה על נתניהו. התיקים של נתניהו מתמוססים מאליהם, לא צריך עזרה משום חוק צרפתי עבור נתניהו. אני חושב שבכלל, ראש ממשלה במדינת ישראל צריך לנהל את המדינה, ולא שופטים ולא יועץ משפטי, שבעצם לא נבחרו על ידי הציבור. אנחנו נבחרי הציבור. כל אחד מאיתנו עמד לבחירה בפני אזרחי מדינת ישראל. נבחרנו על ידי אזרחים שבאו, הרימו את היד ואמרו: רוצים את א',

ג' בכנסת. גם את, מיקי, נבחרת על ידי הציבור. אני לא חושב שצריך לשלוט בשלטון על ידי, כל ראש ממשלה הוא מעל החוק או רק נתניהו מעל החוק? לא, נתניהו הוא לא מעל החוק. נתניהו ילך עם המשפטים עד הסוף וינצח בהם. אנחנו רואים כבר שאין בדיוק המלצה של היועץ המשפטי לגבי פתיחה בחקירה של ראש הממשלה. נתניהו יעמוד במשפטים עד הסוף. הוא לא נזקק לחוק הצרפתי. אנחנו רואים את זה כבר עכשיו, על פניו, את,

צריך לא לעמוד,

ראש הממשלה הבא אחריו, שיבוא בעוד עשר שנים, או מה שלא יהיה,

אני לא חושב שצריך לתת ליועץ המשפטי לממשלה,

לשלוט בממשלה ובראש הממשלה. כן, כן, כן. אתה רוצה לדבר? חבר הכנסת אבו שחאדה,

תודה רבה לך, אבו שחאדה. אני חושב שאתם צריכים להיות מרוצים שנתניהו מטפל במגזר הערבי. הוא עזר יותר מכל ראשי הממשלה ביחד. תשמע, אתה צריך להיות מרוצה, עם חיוך על הפנים. 21 מיליארד שקל, עם 500 קורבנות בשנים האחרונות, 11,000 בתים הרוסים בנגב, חבר הכנסת אבו שחאדה, בבקשה ממך. זה הפך להיות,

אני מבקשת. עם בן גביר וסמוטריץ' ואנשים כמוך?

אני קוראת אותך לסדר פעם ראשונה.

יש לי בעיה עם ח"כים מסוימים מהרשימה המשותפת, שהם תומכים יותר בחמאס ובחיזבאללה במקום לעזור לציבור שלהם. אנחנו פה כדי לעזור גם לציבור הערבי. הבחירות האלה יראו לכם את ההפתעה הגדולה של ציבור ערבי שמצביע ליכוד.

חברת הכנסת רות וסרמן לנדה,

כנסת נכבדה, חשוב לי לומר משהו מאוד קצר ופשוט. אני אומרת את זה בחודש האחרון שוב ושוב. חברים, החברה הערבית, השטח הערבי, כמי שחשה את השטח, נושמת את השטח, מרגישה, אני רוצה לומר לכולנו: עלינו לצאת מהאדישות. האלימות והפשיעה שקורות היום בחברה הערבית בישראל, לא בחוץ לארץ, לא בירדן, לא במצרים, פה בישראל, זה משהו בלתי אפשרי. אין חוק, אין דין ואין דיין בדרום. אנשים מפחדים, אנשים נרצחים כל יום או נפגעים.

חברים, מדינת ישראל, חברים שלי, חברי הכנסת, משרדי הממשלה, הדבר היחיד שעליתי לומר זה שהשטח בתסיסה. זה מזכיר את ערב אוקטובר 2000. עלינו להתעורר. אנחנו צריכים להשיב ולהשליט את הסדר. תודה רבה. תודה לך. חבר הכנסת יצחק פינדרוס, בבקשה. גברתי היושבת-ראש, חבריי חברי הכנסת, אני מבין שבגלל שאנחנו נמצאים בשנה של קורונה הממשלה רצתה להזכיר לנו מנהג עתיק בפורים, שיכול להיות שהתקיים השנה פחות בגלל המצב של הקורונה. אז בפורים יש נוהג של רב פורים והצגה של פורים. מביאים לנו כאן היום תקנות לאסור את פעילות החינוך. שנה אחרי תחילת הקורונה ממשלת ישראל השכילה להביא תוכניות לעצור את פעילויות החינוך. ילדים אמורים להפסיד שנה. אז בסדר, התווכחנו לפני שנה על הוראתם של גדולי ישראל להמשיך בחינוך, התווכחנו לפני שמונה חודשים, לפני שישה חודשים, לפני חמישה חודשים. שנה הייתה לכם להבין, וכל אחד ששכל בקודקודו הבין שזה הדבר הראשון שצריך לעצור, ואת זה אתם מביאים לנו כאן היום, כשאנחנו נמצאים בפורים? זה בדיוק המשך למה שקורה כאן בימים האחרונים. בממשלת ישראל נזכרו ביום שישי, כנראה לוח השנה העברי לא היה מוכר להם, שיש שושן פורים בירושלים ביום ראשון, אז ביום שישי אחר הצוהריים הממשלה נזכרה להודיע לעשרות אלפי אנשים שתכננו את יום ראשון, חלקם כבר מלפני שבת נמצאים מחוץ לעיר: לא תוכלו לחזור במוצאי שבת, חלקם היו אמורים לצאת במוצאי שבת: לא תוכלו לצאת. מתי הם נזכרו? רבותיי, תתעוררו. זו לא הצגה, יש אזרחים שסובלים שם, יש אזרחים שסובלים, יש אנשים. להחלטות שלכם יש משמעויות כלפי אנשים. יש ילדים ששנה לא ראו את בית הספר. יש ילדים ששנה לא ראו את הלימודים, חלקם אולי שבוע הצליחו להיכנס. תתעוררו. תפסיקו לסמוך על הדבר הזה שלנו, לציבור החרדי, אין אלטרנטיבה, כי גם האלטרנטיבה שלכם בסופו של דבר יכולה להיות חוסר אלטרנטיבה.

תודה רבה. חברת הכנסת תהלה פרידמן, בבקשה. גברתי היושבת-ראש, כיף לראותך. אני אאפס את השעון ואני אתן לך את כל הזמן שמגיע לך. בבקשה. הדיון הזה התחיל כשהשרה גמליאל הקריאה תקנות חדשות בנושא החינוך. הסיבה שאנחנו פה במליאה דנים בתקנות האלה היא שזה חודשים מפלגת הליכוד חוסמת ולא מאפשרת לוועדת החינוך להתכנס. הדבר היסודי בדמוקרטיה זה שתפקידה של הכנסת הוא לפקח על הממשלה, אלא שבכל הנוגע לחינוך לא מאפשרים פיקוח על הממשלה. אנחנו מבינים ויודעים את הסיבות, ועדיין זה צועק לשמיים,

אתמול הכריז ראש הממשלה שיהיו לימודים ביולי. איפה יהיה דיון על הדבר הזה? מי הולך לפקח? מי הולך לשמוע את המורים?

איפה הולך להתרחש הדיון הציבורי בדבר הזה? לא מגיע לציבור בישראל שמישהו יתעסק בחינוך? לפני שבועות הכנסת פה הייתה במריבה עצומה על תקנות הקנסות לקורונה, שיאפשרו אכיפה מוגברת על בתי ספר שפתוחים בסגר. אין ועדת חינוך, ממילא לא אישרו את זה, ועד שזה מגיע לפה,

זה כבר לא רלוונטי, כבר הסגר נגמר, בתי הספר שהיו פתוחים כבר חיים להם בשלום, שערה לא נפלה משערות ראשם. אני מניחה שזאת הייתה המטרה מראש, להגן על בתי הספר שנפתחו בניגוד לחוק.

שבו מפלגת הליכוד לא מאפשרת קיום של ועדת החינוך, הוא מצב שערורייתי, הוא פגיעה בדמוקרטיה, הוא פגיעה בציבור הישראלי והוא בעיקר פגיעה בילדים האלה, שחבר הכנסת פינדרוס דיבר עליהם, שכבר שנה נמצאים בבית ולא מעניינים אף אחד פה, ומכיוון שאין לנו את הכלי לעסוק בהם, אז גם אנחנו לא מצליחים לעזור להם. המצב הזה הוא פשוט בלתי סביר. חייבים לכנס את ועדת החינוך ולאפשר לכנסת למלא את תפקידה.

חבר הכנסת סמי אבו שחאדה, בבקשה.

היושבת-ראש, חברות וחברי הכנסת,

לא רק שהיא משפיעה עלינו בכל תחומי החיים ויש אפליה שגורמת לנו לחיות באיכות חיים הרבה פחות מהרוב היהודי במדינה, הגזענות הזאת הורגת. בחמש השנים האחרונות נרצחו בחברה הערבית כ-550. למה הגזענות פה היא ההורגת? כי מבחינת המשטרה ומבחינת השר לביטחון הפנים ומבחינת ראש הממשלה, שאחראים לספק ביטחון אישי לציבור, זה לא משנה, אין פה אסון. איך תבין את זה שהם לא מבינים שיש פה אסון? איך אפשר להסביר שממשלת ישראל ונתניהו בראשה לא רואים את האסון? איך קרה שבכל צמרת המשטרה אף אחד לא שילם בתפקידו על אוזלת היד שמגלה משטרת ישראל במאבק בפשיעה המאורגנת בחברה הערבית? כולם טובים? כולם עושים עבודה מצוינת? איך אפשר להבין את זה שהם ציירו להם קווים אדומים בציבור היהודי? העבריינים הערבים מתעצבנים רק באום אל-פחם? כשהוא הולך לחדרה הוא לא מתעצבן? כולם יודעים שאותה משטרה, ברגע שהקורבן הוא יהודי, היא מתנהגת בצורה מסוימת, וכשהקורבן הוא ערבי אין משטרה. הם יודעים לעבוד, הרי כל העניין פה הוא שהם יודעים לעבוד. יש משטרה, יש לה כוח ויש לה משאבים, וכשיש קורבן יהודי היא יודעת לתפקד. אני רוצה לברך את החברים הצעירים באום אל-פחם שלקחו יוזמה והולכים להפגין, כבר השבוע השמיני מתקרב אלינו, אל מול המשטרה. בסך הכול מה הם מבקשים? מפקד התחנה באום אל-פחם נכשל, שילך הביתה, זה הכול. שסוף-סוף ילמדו שמי שלא ממלא את תפקידו הולך הביתה, כדי שמי שיבוא אחריו כן יעשה משהו. אז קודם כול, (אומר בערבית: יישר כוח לתנועת הנוער באום אל-פחם.) עכשיו הם יוצאים להפגין נגד אוזלת היד של המשטרה במאבק באלימות בצורה לא אלימה, המשטרה תוקפת אותם בצורה אלימה ומזעזעת: חבר כנסת נורה, ירו בו, ד"ר יוסף ג'בארין קיבל כדור גומי בהפגנה, ראש עיריית אום אל-פחם נפגע, חלק גדול מהמנהיגות המקומית באום אל-פחם נפגעה בהפגנה האחרונה. מבחינת הכנסת, העולם כמנהגו נוהג. איך אפשר להבין את זה בכלל? אז אני רוצה לברך את כל החברים שעושים עבודה מדהימה באום אל-פחם ולחזק את ידיהם. אני מקווה שכל החברה הערבית תצא להפגנות מאורגנות ומסודרות כנגד המשטרה וצמרת המשטרה. האנשים האלה צריכים לשלם בתפקידם כדי שמי שיבוא אחריהם יתחיל לעבוד ויעזור לנו במאבק בפשיעה בחברה הערבית. כולם שואלים: איפה אתם? כולנו יצאנו נגד האלימות ונגד הפשיעה המאורגנת בחברה. אנחנו רואים שיש משטרה שלא עושה את העבודה שלה. זאת הכתובת.

מי שלא עושה את העבודה שלו צריך ללכת הביתה.

חבר הכנסת אייכלר, בבקשה, אחרון הדוברים. תרצי לסכם? יש עוד דובר אחד. אין צורך. אין צורך, נעבור להצבעה. כבוד היושבת-ראש,

ביום שלמוחרת המצור על ירושלים, ביום שושן פורים תשפ"א, בסגירת התחבורה הציבורית לעיר, אני אומר לעצמי: אוי לי אם אומר את אשר אני חושב ואוי לי אם לא אומר. אם אומר את אשר אני חושב על ההסתה והאיבה המשתוללת בתקשורת ובכל זרועות השלטון נגד החרדים בתקופת המגפה הנוראה, הארץ תבער ואש השנאה תגבר במחנה ישראל. כבר אמר בוטרוס ע'אלי, שר החוץ של מצרים, לפני שנים רבות: תנו להם ליהודים את השקט ואת ההזדמנות להילחם זה בזה, ומדינת היהודים תחוסל מבפנים. הם יהרגו אחד את השני. כך אמר בוטרוס ע'אלי, ואני מתפלל להשם: אל תפק זממו.

אני מנוע מלומר את כל מה שאני חושב על המניעים שעומדים מאחורי כל עלילות הדם והדמים נגד הציבור החרדי, מוועדת החריגים ועד הסלקציה בכביש הכניסה לירושלים, ולכן אסתפק בזעקה גדולה ומרה, כמרדכי הצדיק בשער המלך, נגד הסלקציה הגלויה שנעשתה בשושן פורים נגד יהודי ירושלים. ממשלת הטיפשות, כטיפשותו של אחשוורוש, החליטה לפתע להחיל מצור תחבורתי על יהודי ירושלים, רק תחבורה ציבורית.

שאלנו את היועץ המשפטי לממשלה: מה עם תחבורה ציבורית להפגנות שרצו לעשות? הוא אומר שלא הייתה החרגה להפגנות של תחבורה הציבורית ביום הפורים. בכל ההפגנות שהיו כל השנה הם עמדו בתוקף שגם אוטובוסים יוכלו לבוא מכל רחבי הארץ, אבל לבוא לירושלים לשושן פורים היה אסור. השוטרים הוסיפו גם סלקציה של רכב פרטי, לא נגד כל היהודים אלא רק נגד רכבים של יהודים חרדים. ראיתי סרטון של שוטר עם כיפה שעושה סלקציה בין רכב חרדי, שיפרסס, לרכב לא חרדי, שייכנס. הוא רק מילא פקודות, הוא רק מילא פקודת סלקציה מחרידה. אני בטוח שהוא לא ידע מה הוא עושה ואיך זה מצטלם, אבל אני אומר שמי שאומר רכב חרדי לא ייכנס ורכב לא חרדי כן ייכנס עושה סלקציה, עם כל המשמעויות של הדבר. בעניין ועדת החריגים, אני רוצה לומר משפט. כבר שנה שהיהודים מחוץ לארץ ויהודי ארץ ישראל נמצאים בקרע. משפחות שלמות נקרעות. כמה שזעקנו נגד הטיפשות הזאת, של אי-הפעלת הבדיקות בנתב"ג ולא לסגור את נתב"ג בפני משפחות שנקרעות, לא עזר לנו. היום התפרסם שרק 10% מאלה שקיבלו אישורים מוועדת חריגים הם חרדים. לפיד וליברמן המציאו עלילת דם חדשה, שגם ועדת החריגים, שאין בה אף חרדי אחד, ואי-אפשר להגיע אליה אלא רק דרך מייל. אני יודע כמה ימים ולילות עבדנו בשביל מקרים הומניים, ואני לא רוצה להאריך. כל זה לא עזר לנו וכל זה אינו שווה למלך, למלוכה ולמדינה, רק כשרואים יהודים חרדים, שכל ימות השנה כשהם באים מניו יורק הם לפחות 40% מהעולים, אבל אומרים שחרדים קיבלו ואחרים לא קיבלו. זאת עלילת דם נגד ועדת החריגים ונגד כל אזרח ישראלי.

משפט סופי. אני רוצה להמליץ לגדולי התורה למצוא חלופה שלטונית, כי הממשלה הזאת כשלה בדבר הנורא ביותר, היא כשלה במניעת גזענות ואנטישמיות בצל המחלה הנוראה. הבאתם חיסונים? כל הכבוד, אבל לא הצלחתם למנוע מלחמה בין אזרחים חפים מפשע, ועל כן אתם לא ראויים לאמון יותר. תודה. תודה רבה לך. אנחנו עוברים להצבעה. כיוון שזה דיון משולב, נצביע בנפרד על כל אחת מההצעות.

אי-אמון בכל שרי הממשלה. אנחנו עוברים להצבעה. מי שלא נמצא במקומו, אתה לא חייב לעלות למעלה,

אנחנו נוסיף אותך כאן. אפשר להוסיף אתכם גם מלמטה. אנחנו עוברים להצבעה על תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות של מוסדות המקיימים פעילות חינוך) (תיקון מס' 22), התשפ"א 2021. הצבעה. תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת

אני מזמינה את חבר הכנסת אחמד טיבי לשאת, גדי יברקן הצביע והוא היה מקוזז. הוא רק מודיע.

רשמנו לפנינו. גברתי היושבת-ראש, רבותיי חברי הכנסת. הרשימה המשותפת יזמה את הדיון הזה, דיון פגרה מיוחד, גם בגלל המשך הרציחות וגל האלימות בחברה הערבית. לאחר מכן הצטרף אלמנט נוסף: אלימות המשטרה כלפי מפגינים. יש פשיעה ויש אלימות. פשיעה זה בעיקר ארגוני פשיעה. יש פשיעות מסוג אחר, אבל כאשר אני מדבר על ארגוני פשיעה, אני אומר שהכתובת לטפל בארגוני הפשיעה, ברציחות, בחיסולים, בדמי החסות,

בהברחות נשק, הכתובת לטיפול בדברים האלה היא המדינה, המדינה, כלומר המשטרה. אני אומר שהמשטרה יכולה והיא לא עושה. למה אני אומר שהיא יכולה? כי בנתניה, כשהיא החליטה למגר את ארגוני הפשיעה, היא הצליחה, לפני שנים רבות, בנהריה היא הצליחה, באזור תל אביב היא הצליחה.

כי הייתה החלטה והכרעה בממשלה שהועברה לפיקוד המשטרה שמה שמתרחש לא יכול להימשך. כאן המצב הפוך, כאילו שאנחנו, שטובעים בדם, יכולים לחיות עם הדם הניגר ברחובות, עם האובדן המתמשך, עם היעדר הביטחון האישי. אנחנו לא יכולים.

כי אנחנו, כמו שאר בני האדם, רוצים לחיות בשלום, בביטחון אישי,

שמישהו ירגיש מאוים, בלי שמישהו ביישוב ערבי יגיד: אני מרגיש יותר בטוח כאשר אני עובר ליישוב יהודי שכן, בחדרה, למשל. למה מה שמוענק בחדרה ולחדרה לביטחון אישי לא יכול להיות מוענק לתושבי אום אל-פחם או כפר קרע או טירה, בהשוואה לכפר סבא, למשל? לכן אני אומר שהממשלה והמשטרה יכולות. אנחנו ב-2021, משטרת ישראל מתגאה באמצעים הטכנולוגיים. הטענה, בכל פעם שהיא לא מצליחה לפענח פשע, שהציבור הערבי לא עוזר, לא משתף פעולה, היא קשקוש אחד גדול. אין טענה כזאת ביישוב אחר, יהודי, וגם שם האזרחים הם לא הכתובת לטיפול בארגוני הפשיעה.

המשטרה היא הכתובת.

שבעל עסק שמקיים את העסק שלו בכבוד, עובד קשה, פתאום מגיע אליו מישהו, רוצה שהוא ישלם (אומר בערבית: דמי חסות,) פרוטקשן, ופתאום הוא שותף שלו בעסק?

שותף עם אדם שעובד קשה כדי לסיים את החודש ולפרנס את בני ביתו, פתאום יש לו שותף, ואם לא, יורים לו על המקום. והמשטרה יודעת מי יורה, אנשים ברחוב, השכנים, יודעים מי יורה. למה יש אי-אמון במשטרה? בגלל שההרגשה היא שהממשלה והמשטרה מתייחסים אל הציבור הערבי כאל חצר אחורית,

לא נורא, מה שקורה שם, גם אם יש נהרות של דם. מדי פעם יש פה משהו, שם משהו. ואז מגיע ראש הממשלה ומתחיל להתעניין, בתקופת בחירות, כמובן. פתאום הוא מגלה שיש פשיעה בחברה הערבית. למה הוא מגלה פתאום? כי הוא מועמד חדש לתפקיד ראש הממשלה.

למועמד החדש קוראים אבו יאיר. הוא מתנגד למדיניות של ראש הממשלה לשעבר בנימין נתניהו. אבו יאיר לא ידע שיש פשיעה, והוא מתכוון להיות יושב-ראש הוועדה למאבק בפשיעה,

ועדת שרים. ואחר כך הוא לא ידע שיש חוק קמיניץ. פתאום בריאיון טלוויזיוני הוא אומר: זה תקנות,

פתאום לא יודע. הוא האיש שעומד מאחוריו, נתניהו עמד מאחוריו, אבל אבו יאיר לא ממש יודע. אבו יאיר מחייך, ומצד אחר הוא מכניס את סמוטריץ' ובן גביר לקואליציה וחותם איתם על הסכם עודפים. הניצול של הפשיעה באופן ציני כל כך, האם זה מקרה שהיום ישיבת הממשלה מאשרת את המיני-תוכנית הלא-רצינית הזאת, היום בישיבת המשלה, בגלל שביקשנו, שהרשימה המשותפת דרשה, דיון מיוחד היום בפגרה, והצטרפו אלינו יש עתיד ומרצ? היום, במקרה.

מה יש בתוכנית החדשה, חבר הכנסת סגלוביץ'? 100 מיליון שקל להקמת שש תחנות משטרה ושתי תחנות מכבי אש, אחת מהן בעראבה, אנחנו יודעים עליה כבר מ-2015.

אוסאמה?) 2015. שש תחנות משטרה לטפל בפשיעה ובאלימות וברציחות. יש יישובים שתחנות המשטרה לא רק שלא גרמו לירידה בפשיעה, אלא הסטטיסטיקה עלתה, ראו בג'יסר א-זרקא וראו את התנהגות המשטרה באום אל-פחם: אנשים שמפגינים, מוחים עם 21 ארונות מתים, גברתי היושבת-ראש, הם מפגינים למען החיים, נגד המוות הנורא, הרציחות, נגד המוות הידוע מראש, נגד הפשע הבא, נגד הפושעים המסתובבים חופשי, ואז, אתם ראיתם את הסרטונים, בלי שום פרובוקציה, בלי שום פגיעה. הטענות ליידוי אבנים, קשקוש אחד מקושקש. ראינו איך המשטרה פתאום התחילה להציף אותם בבואש, במים מסריחים, כמו המשטרה באום אל-פחם,

ההתנהגות שלה לא מוסרית, אלימה, ברוטלית. מוהאנא צריך להיפגע בראש ולעבור ניתוח עם סכנת חיים? ד"ר סמיר מחאמיד, ראש העיר? ככה צריך לנהוג בראש עיר? חבר כנסת יוסף ג'בארין, כדור גומי בגב, ועשרות מפגינים שנפגעו באופן ברוטלי, חייתי. עכשיו תסבירי לי, גברתי היושבת-ראש, ואתם, חבר הכנסת סגלוביץ', היית קצין משטרה: למה צריך להגיע לאום אל-פחם עם נשק חי? כשהאתיופים, סגן השר יברקן, מחו, הם סגרו את כל מדינת ישראל, העלו באש מכוניות. המשטרה לא התקרבה למפגינים, ואם היא הייתה בסביבה, היא הייתה בלי אלות, כמו בעמונה. באום אל-פחם באים עם נשק חם, ואז אחר כך יורים כדורי גומי. המרחק לא היה גדול שהם יירו אש חיה, כי הם כבר ירו באש חיה באום אל-פחם בשנת 2000, צלפים הרגו צעירים באום אל-פחם.

כי המשטרה מתנהגת לאזרחים הערבים כאל אויבים. אתה מתאר לעצמך, אתם מתארים לעצמכם שמשטרת ישראל תנהג כך בראש עיר יהודי בכפר סבא, בחדרה, בחיפה, בירוחם, או בחבר כנסת יהודי, לירות בו כדור גומי? אתם מתארים לעצמכם? ומאז, אגב, אבו יאיר שותק, וגם השר שלו לביטחון הפנים, גם הוא שותק. אומרים: מח"ש בודקת. מחלקה לחיפוי על שוטרים, לחיפוי, לא לחקירה. אין לנו אמון במח"ש. לכם יש ניסיון עם זה. אני מסכים איתך, רק בעניין הזה. אם תשתדל, אתה תסכים איתי יותר. ולכן זה דורש חקירה. לא לנזוף בסגן השר. לא לנזוף. לא לנזוף בסגן השר. מותר לו להגיד פעם משהו סביר. סביר, סביר, משהו סביר. חבר הכנסת טיבי, תשאף לסיום, בבקשה. איך זה ששתקתם כולכם כשיורים, כששוטרים משתמשים בבואש, בכדורי גומי, באלות?

את חברת כנסת, ראית איך מתנהגים עם נשים, שתקת. מביש. ההתנהגות הזאת מבישה. ראית איך דוחפים נשים? נשים עמדו שם. סדרניות. למה להתנהג ככה עם מפגינים ומפגינות? כי מישהו נתן להם הוראה,

נתן להם הוראה: תיכנסו בהם. וכשנותנים הוראה לשוטרים מורעלים: תיכנסו בהם, הוא רואה ערבים אויבים ומייד הוא מתנפל. והתוצאה של ההתנפלות הזאת היא עשרות פצועים. חלק עברו ניתוחים בבתי חולים, מצבם קשה. יש עדיין פצועים, היו עצורים, ויישוב שלם ויחד איתו כל הציבור הערבי כואב, כועס ומתקומם. תודה.

היה דבר כזה מתרחש ביישוב יהודי,

אתם וגם אתם הייתם אומרים שראש הממשלה צריך להתפטר, שהשר לביטחון הפנים, שמפקד המשטרה, ופתאום ראש הממשלה, ובזה אני מסיים, רוצה פרויקטור, מושל צבאי לערבים אזרחי מדינת ישראל.

צריך לתת לאזרח הרגשה שגם בחייו אבל גם במותו הוא שווה. אפילו במוות הערבים מופלים לרעה. אנחנו רוצים חיים, זה כל מה שאנחנו רוצים. זה הקול של האימא מאום אל-פחם שנשאה את הארון. גם אחרי האובדן הקשה היא זועקת לחיים.

חבר הכנסת איימן עודה,

כבוד היושבת-ראש, חבריי חברי הכנסת וחברות הכנסת, זהו דיון פגרה ביוזמת הרשימה המשותפת וחברי ד"ר אחמד טיבי, ואני גאה בחברים שלנו מהרשימה המשותפת שבאמצע הבחירות עזבו את הכול ונמצאים פה במליאה בשביל לזעוק את זעקתו של ציבור שלם בנושא החשוב ביותר והאנושי ביותר והצודק ביותר,

חיי בני האדם והמאבק נגד האלימות והפשיעה. במקום ללכת סחור-סחור צריך לחפש את מקור הבעיה.

האזרחים הערבים, איבדנו את המבנה המסורתי שלנו, אבל במקביל לא הרווחנו את המדינה, כלומר אין עוד לא המוכתר, לא הנכבדים שפנו לצעירים ואמרו להם די, אנחנו כבר לא נמצאים בתקופה ההיא, אבל במקביל לא הרווחנו את המדינה. מה זאת אומרת? כשאני פונה לבחור שמשלם פרוטקשן ושואל אותו: למה אתה לא פונה למשטרה? הוא מסתכל עליי כאילו ירדתי מהמאדים, מהירח. כלומר, אין מדינה. לתוך הוואקום הזה נכנסו גם ארגוני פשע מאורגן, פרוטקשן, שוק אפור, נשק בלתי מורשה, ש-90% ממנו מגיע מהצבא, וגם חוסר פענוח לתיקי הרצח. אם מנצחים את חמשת הדברים הללו אז מנצחים כ-80% מהפשיעה בקרב האזרחים הערבים, ממש 80%, ממש ממש. השר לביטחון הפנים מצא את האשם, הרי הוא התרבות הערבית, אבל אם עושים השוואה בין הערבים בשנות השישים והשבעים לבין הערבים של היום, אז מוצאים שהבעיה היא לא התרבות, כי הרי אנחנו אותם ערבים שהיו פה בשנות החמישים והשישים והשבעים והארבעים והשלושים ובשנות העשרים. אם עושים עוד השוואה בין הערבים בתוך מדינת ישראל לבין הערבים בשטחים הכבושים משנת 67', שיעור הרצח גבוה פה פי שבעה או פי שמונה פעמים יותר מאשר הפלסטינים בשטחים הכבושים, אם זה בגדה ואם זה בעזה. לכן הבעיה היא לא התרבות אלא בדיוק הדבר שאני דיברתי עליו, אלה ארגוני הפשע המאורגן, הפרוטקשן, השוק האפור, הנשק הבלתי-מורשה וחוסר הפענוח של תיקי הרצח. אני מסתכל עליך, סגן השר יברקן. כשנהרג בחור אתיופי על ידי המשטרה כולנו עמדנו ביחד בעמדה מאוד מוסרית נגד הרצח. אני אישית הייתי יחד איתכם בהרבה הפגנות. יחד איתכם סגרנו את איילון, כי צדק צדק תרדוף, תהיה בן אדם.

שואל אותך: אתה, למה לא גינית את המתקפה של המשטרה נגד המפגינים באום אל-פחם? המשטרה שלך, שהיא מוגת לב מול ארגוני הפשע המאורגן והיא חזקה מול תושבי אום אל-פחם. למה לא שמענו ממך עמדה מוסרית? אני רוצה להגיד לך, אנחנו לא חוזרים בנו. אנחנו גאים בעמדה שלנו לצד האתיופים מול אלימות המשטרה, אנחנו גאים, ואם מקרה כזה יחזור על עצמו, חס ושלום, אני מקווה שלא יהיה, אנחנו נמשיך בעמדתנו הערכית, המוסרית, עם כל המוחלשים. זה כוח, זו לא חולשה. זה כוח, זו לא חולשה. אבל אני רוצה להגיד איך אני מבין את הכוח. פתאום כולם מכבדים את הציבור שלנו רק בגלל הכוח של הרשימה המשותפת. פתאום הימין מבין שהוא לא יכול איתנו, והמרכז-שמאל המתנשא מפנים שהוא לא יכול בלעדינו. פתאום נתניהו, שאמר "הערבים נוהרים", הוא בעצמו נוהר מיישוב ערבי ליישוב ערבי אחר, הוא נוהר לנצרת, הוא נוהר לאום אל-פחם, הוא נוהר לטירה, לערערה שבנגב, לג'ואריש, לזרזיר, לבסמת טבעון, ביקר ביישובים הערביים בחודש האחרון יותר מבכל ימי חייו. כמעט הסכמתי איתך, אבל נתניהו, והמרכז-שמאל המתנשא זהו אותו יאיר לפיד שאמר שאנחנו זועביז, הוא מתכוון לחנין זועבי ולמכובדים החברים שלנו ממשפחת זועבי שאנחנו כל כך מכבדים. עכשיו יש להם את נאיל. כן, יש להם את נאיל.

הוא אומר עכשיו שהוא רוצה את המשותפת לא כגוש חוסם, לא כממליצה, לא המשותפת ללא בל"ד. לא, לא, לא. הוא רוצה את כל המשותפת כחלק מהממשלה.

מה קרה? קרה רק דבר אחד ויחיד: המשותפת הביאה 15 מנדטים. הימין מבין שהוא לא יכול עם המשותפת, המרכז-שמאל מבינים שהם לא יכולים בלי המשותפת. אנחנו מחפשים שוויון מתוך עוצמה, שוויון מתוך כוח. לא מספיק להיות בני אדם, להיות עם האתיופים ולסגור את איילון.

לא מספיק להיות אנשים צודקים. אנחנו חייבים להיות קבוצה חזקה, וזה מה שקרה עם המשותפת. אנחנו מבינים שנתניהו הוליך את מנסור עבאס שולל. אנחנו מבינים. אנחנו מבינים את זה. אבל אנחנו בטוחים שהציבור שלנו מפנים טוב מאוד שאנחנו לא נגיע לשוויון, אף פעם לא נגיע לשוויון בלי עוצמה פוליטית.

את הדרך של המשותפת אנחנו צריכים להמשיך ולחזק. לגבי האלימות והפשיעה, אין קיצורי דרך. חברים, אין קיצורי דרך. אנחנו חייבים להיאבק כמו שעשינו לפני שנה וסגרנו את העורקים הראשיים. אז נתניהו פנה לארדן שיתחיל עם תוכנית מיגור הפשיעה בקרב האוכלוסייה הערבית, אז התחילו. היום התוכנית הזאת אמורה לעבור בממשלה, אבל אנחנו קרענו אותה. כתוב שם שאחרי עשור, אחרי עשר שנים, אנחנו נראה את התוצאות,

אחרי המאבק שלנו עשו את הצעד הראשון: הכינו תוכנית, אבל התוכנית הזאת לא תצליח למגר את הפשיעה בקרב האזרחים הערבים. אז מה שאנחנו צריכים לעשות, אנחנו התחלנו את הדרך. הייתה שנת קורונה. אחרי הבחירות אנחנו נמשיך ונסגור את העורקים הראשיים ונסגור את איילון. רוצים לראות את השכבות המוחלשות, את הקבוצות המוחלשות, יחד איתנו הרי זה מאבק למען החברה כולה, למען החברה כולה, נגד הפשיעה ונגד האלימות. רק בדרך של מאבק ושל עוצמה אנחנו נצליח. הרשימה המשותפת חייבת להצליח בבחירות הקרובות.

תודה רבה לך. חבר הכנסת יואב סגלוביץ', בבקשה. איפה היושב-ראש של הוועדה למיגור האלימות בחברה הערבית, לא הגיע לדיון? הוא הלך למפלגה אחרת. בבקשה, עשר דקות. גברתי היושבת-ראש, חבריי חברי הכנסת, מצב הפשיעה בחברה הערבית הוא בלתי נסבל. מצב הפשיעה בחברה בישראל הוא בלתי נסבל. הממשלה היום ישבה, כנראה הם עקבו אחרי ההחלטות של יושב-ראש הכנסת מתי יהיה הדיון, והחליטה היום לעשות ישיבת ממשלה ובה היא תציג את התוכנית שלה למאבק באלימות. אם זה לא מסווג מדי, וזה מה ששמענו בפרומו ברשת ב' תוכנית עלובה, אדוני הסגן השר. תוכנית עלובה. לא חינוך, לא טיפול עומק בשורשי הבעיה, לא הגדלת יחידות. מי שחושב שלהקים נקודות משטרה, הקטינו את התחנה לנקודה, ייתן פתרון לבעיה לא מבין שום דבר בשיטור, שום דבר באכיפה. ביחסי ציבור, כן. ביחסי ציבור מבינים. לכן יש דיון היום. התוכנית שהגישה הממשלה היום היא תוכנית תקשורתית למאבק בפשיעה בחברה הערבית, היא לא תוכנית למאבק בפשיעה ובאלימות בחברה הערבית. אנחנו, לעומת זאת, ביש עתיד, כן, כן, מפלגה מהאופוזיציה, הכנו תוכנית מקיפה, ואני מציע לממשלה להיכנס לאתר ולקרוא אותה.

אבל גם את זה לא טרחתם. אנחנו יודעים בדיוק מה לעשות, ואתה יודע מה? אתם יודעים מה? עוד לפני שיודעים מה, בעיקר כי אכפת לנו שיקרה משהו. לא השר אוחנה ולא ראש הממשלה הזה יביאו מזור, כמו שלא הביאו מזור לשום דבר.

עסקנו כבר ביש עתיד בסוגיות ליבה שקשורות לחברה הערבית. אני מזכיר לכם: אנחנו התנגדנו לחוק המואזין, בכנסת האחרונה, אנחנו הצענו לחוקק ולהוסיף את אלמנט השוויון לחוק הלאום; אנחנו הצענו להקפיא את חוק קמיניץ לחמש שנים, אני כתבתי עבור המפלגה שלי ועבור הממשלה הבאה תוכנית מקיפה למאבק באלימות בחברה הערבית. יאיר לפיד ואנחנו כולנו מחויבים לבצע את כל הדברים שאמרתי עכשיו, קודם כול כי אכפת לנו. התוכנית שאותה כתבתי, היא תוכנית היסוד שלנו לממשלה הבאה, היא לא באה לקראת ישיבת ממשלה. בשנתיים האחרונות מסתובב בחברה הערבית, פוגש אישי ציבור, נבחרי ציבור, פוגש ראשי רשויות בטייבה, בכפר קרע, בבאקה אל-גרביה, בסח'נין, באום אל-פחם,

קראתי גם את התוכנית של ועד ראשי הרשויות,

קראתי מסמכים נוספים, סטטיסטיקה, דוחות מבקר, ורק אחרי זה ישבתי וכתבתי והוספתי את הניסיון שלי כראש אגף חקירות ומודיעין חמש שנים, כמקים יחידת לה"ב, היחידה הכלכלית, ולכן אני אומר וקובע שהתוכנית הממשלתית

היא קצה קצה, היא קריאה, זה קופי-פייסט של כמה דברים מתוכנית עמוקה שצריכה להתרחש במדינת ישראל. לתוכנית שלנו, ואני כן אציג פה תוכנית היום, לא תוכנית פוליטית,

יש שני שלבים: מענה מיידי, זה מה שצריך מייד עכשיו, ומענה לטווח הארוך. השלב הראשון הוא השלב של המענה המיידי, שכולל שבעה עקרונות מרכזיים. הם מפורטים הרבה יותר, אבל אלה שבעה עקרונות. הראשון שבהם הוא ריכוז מאמץ של כוחות מבצעיים ומודיעיניים, כולל פריסת מצלמות במיידי. אפשר לעשות את זה. כל הקופסאות קורונה שנשפכות פה ימינה ושמאלה, הגיע הזמן שילכו גם למקום הזה. מי שחושב שיקימו אגף ויקראו לו באיזה שם, זה יפתור את העניין של לטפל בארגוני פשיעה בחברה הערבית, אז זה טוב לישיבת ממשלה, לא למציאות. אנחנו נתמקד באיתור, גילוי וזיהוי בשימוש בנשק בסיוע צה"ל ושב"כ. אני אומר פה: בסיוע צה"ל ושב"כ. אם יודעים לאתר מקרי ירי בכל מקום, אפשר לעשות את זה. אין הכוונה להכניס כוחות צה"ל ליישובים ערביים, אל תתבלבלו. כן להשתמש בכל היכולת הטכנולוגית שקיימת, וצריך להפעיל אותה. אבל בשביל זה צריך ממשלה. בשביל זה צריך שיהיה גם, אולי, ראש ממשלה שמדבר עם ראש הממשלה החליפי, שהוא שר הביטחון, על האמצעים האלה. אפשר לעשות אם רוצים, אבל צריך גם שיהיה שר לביטחון הפנים שאכפת לו וראש ממשלה שאכפת לו. זה לא יקרה עכשיו, אבל אנחנו נמקד את הפעילות, כי זה

אני אומר לכם מקצועית: זה אפשרי, וכל מי שאומר עשר שנים, מבלבל את המוח. הטיפול הוא לא שונה מטיפול בנתניה, בחדרה או בדרום. אני עסקתי בזה ואני טיפלתי בארגוני פשיעה, ואפשר. צריך לשנות חקיקה. יש פה ממשלה בישראל שמתהדרת שהיא מושלת. צריך לשנות חקיקה ולקבוע עונש מינימום לכל מי שמחזיק נשק, מי שמחזיק נשק לא הולך הביתה. צריך לשנות את חוק המעצרים: מעצר עד תום ההליכים כעילה נפרדת, עילה נפרדת תהיה אחזקת נשק. צריך למוטט את התשתית הכלכלית, כי זו הבעיה המרכזית, המנוע הכלכלי של ארגוני הפשיעה הוא הסיפור. צריך להכניס פה את רשות המיסים ולהקים את יחידת יהלום, אותה יחידה עילית של רשות המיסים שמתמודדת עם ארגוני פשיעה.

יחידה נוספת שמתעסקת בחברה הערבית. צריך להגדיל את היחידות המבצעיות שעוסקות בזה, ולא להקים אגפים. צריך למנוע שחיתות ברשויות מקומיות באמצעות טיפול במכרזים. אני לא יודע כמה מכם יודעים: בחלק מהמכרזים ברשויות המקומיות יש השתלטות של ארגוני פשיעה. את המכרזים צריך דרך המשכ"ל או דרך האשכול. ראשי הרשויות רוצים את זה. משרד הפנים, תתעורר. ראש הממשלה, תתעורר. איחוד מחדש של גופים, למה צריך תוכנית ממשלתית? בואו נתחיל בדבר הכי פשוט: הקמתם בממשלה המופקרת והמופרעת הזאת, איך קוראים למשרד הזה? אני כתבתי שלא אשכח: המשרד לחיזוק וקידום קהילתי. לספר לכם מה העברתם לשם? את עיר ללא אלימות, הממשלה הזאת.

ויש עוד גופים שעשיתם להם את זה. מעשה נבלה עשיתם בממשלה ובארגונים האלה. התוכנית הממשלתית למאבק באלימות במשפחה אולי סוף-סוף תתוקצב,

יש שם קטע שלם לגבי אלימות כנגד נשים בחברה הערבית. כלום, שום דבר. השלב השני כולל ארבעה מהלכים, זה השבעה הראשונים. השלב השני כולל ארבעה בלבד. הגדלת הכוח, זה ייקח עוד שנתיים, לא מייד. כל מה שאמרתי עכשיו אפשר לעשות מייד. ממשלה נורמלית הייתה עושה זאת. השלב השני הוא שלב של שנתיים. הגדלת הכוח שמטפל בארגוני פשיעה, וזה אומר הקמת עוד שני מפלגים בלהב, להקים את אותה יחידת יהלום לחברה הערבית, חיזוק כלל הכלים העירוניים: ביטול המצ'ינג, שלא מאפשר שיטור עירוני ברשויות, הרשויות הן גם חלשות כלכלית וגם לא יכולות לייצר מצ'ינג, אז יש שם גם שיטור עירוני, השלמת תוכנית הפריסה של תחנות המשטרה,

בשלב השני צריך לעשות את זה, תוכנית מלאה לגבי חוסר המעש של צעירים בגילים 18 24 בחברה הערבית.

רוב העבריינים הצעירים בגילים האלה אין להם מסלול נורמלי, לעשות סוף-סוף שירות אזרחי כמו שצריך, בערים וביישובים הערביים, אפשר לעשות את זה, אם רוצים,

אלו עיקרי התוכנית, וזה רק חלק. אני ממליץ לממשלה לקרוא את התוכנית שהגשנו. אין זכויות יוצרים, מותר לכם לגנוב עד היום אחר הצוהריים. אזרחי המדינה זכאים לשקט.

ויאיר לפיד, כראש ממשלה,

עונש מינימום והגדלת קנסות, הגדלת יחידות משטרה והגדלת היחידות ברשות המיסים, שינוי מה שקורה במכרזים, חיזוק הכלים העירוניים, שיטור עירוני, תשתיות,

עיר ללא אלימות. לכל זה אנחנו מחויבים, והתעסוקה לבני 18 24, זה גם כן, זה חלק מהתוכנית. זה חלק מהתוכנית. זו התוכנית שלנו, התוכנית שאני כתבתי, כי אכפת לנו, ואנחנו נבצע אותה, נבצע אותה עד תום ונבצע אותה באמת.

תודה רבה לחבר הכנסת סגלוביץ'. הדובר הבא הוא חבר הכנסת ניצן הורוביץ. בבקשה.

גברתי היושבת-ראש, חבריי חברי הכנסת, לפני כמה שבועות היה אירוע מזעזע בטמרה. נהרג שם בחור צעיר, סטודנט, לומד סיעוד, ובאנו לשם, אנשי מרצ, חברי הכנסת, המועמדים. היו שם גם נציגים אחרים, ושמעתי שם מישהו ככה אומר, פונה לתושבים ואומר להם: אתם צריכים לפעול נגד הפשיעה ולהתמודד עם הנגע הזה. חשבתי, אם היה למשל אירוע כזה בחדרה או ברמת גן והיה קרב יריות באמצע רמת גן ושני אנשים היו נהרגים, אחד עבריין, אחד סטודנט, והיה בה נציג של הממשלה ואומר לתושבים ברמת גן: אתם צריכים להתמודד עם הפשע הזה, זה אתגר לחברה הערבית, או לחברה של רמת גן, או לחברה היהודית. לא היה עולה על דעתו של אף שר ושל אף נציג ואף קצין משטרה לבוא לאזרחים יהודים ולהגיד: אוקיי, היה רצח בנתניה או רצח בתל אביב או רצח ברמת גן, ותושבי רמת גן צריכים לטפל בפושעים. איך יטפלו תושבי רמת גן בפושעים? מה מצפים מתושבי טמרה, שיטפלו במשפחות פשע? שילכו ויילחמו עם עבריינים? אני רוצה לומר שמעבר לאתגר המשטרתי, יש פה איזה סטנדרט כפול שעומד בבסיס העניין, סטנדרט כפול של התייחסות, וכשאנחנו רואים את הפשיעה הזאת ואנחנו רואים את המענה, אז רואים את הפער. אני אלך אפילו יותר אחורה. מדי לילה יש בהרבה יישובים ערביים יריות, זה חלק מהחיים, מהדרום ועד הצפון,

ותוהים לפעמים למה אנשים לא מתקשרים למשטרה. שאלתי גם אני, אני מסתובב הרבה, במיוחד עכשיו, בחודשים האחרונים: למה אנשים לא מתקשרים למשטרה לדווח על יריות?

אם היו לי יריות ליד הבית, דבר ראשון הייתי מתקשר למשטרה. אז אמרו לי אנשים: כשאתה מתקשר למשטרה, בהרבה מאוד מקרים מתייחסים לזה שמתקשר כמו אל סוג של חשוד, מתחילים לשאול אותו שאלות. כל היחס והטיפול הוא שונה, וגם בהרבה מאוד מקרים מגיעים באיחור רב מאוד, מי שירה כבר הסתלק וכבר אין שום דבר. וכשאתה מבין את הדינמיקה של מערכת היחסים הזאת בין האזרחים למשטרה ובין האזרחים לשלטון, אתה יכול להבין שהמאבק בפשיעה הוא לא רק עניין של להוסיף תחנות משטרה, כי הממשלה עכשיו הולכת לדבר על משהו כמו 150 מיליון שקל, שזו תוכנית למאבק בפשיעה. זה כלום ושום דבר. אולי יפתחו כמה תחנות נוספות. זה לא מאבק בפשיעה. כשאנחנו מדברים על מאבק בפשיעה אנחנו קודם כול חייבים לבסס אמון בין האזרחים לרשויות ובין האזרחים למשטרה.

כשאנחנו רואים מה קרה באום אל-פחם ביום שישי האחרון ואיך המשטרה התנהגה,

כלפי אנשים שבאו לשם להפגין נגד הפשיעה. הרי למה אנשים הגיעו לאום אל-פחם? להפגין נגד הפשע המשתולל. ומול מה הם עמדו? מול משטרה שנהגה בהם באלימות קשה. כשאני ראיתי שוטר מכוון רובה לראש של ראש עיריית אום אל-פחם, ד"ר מחאמיד, אז אמרתי: איך מצפים מתושב שרואה דבר כזה שיהיה לו אמון במשטרה?

הוא יצלצל להזמין משטרה אם יש איזה בלגן לא ליד הבית שלו כדי שמה, שהמשטרה תבוא וקצת תעשה בלגן בעצמה? אני יודע שרוב השוטרים בסדר והמשטרה מתכוונת לטפל בעניינים וכו', אבל חייבים להבין שיש כאן תשתית עמוקה של חוסר אמון, חוסר אמון בין קבוצה באוכלוסייה לבין השלטונות, והיד הקרובה של השלטונות זאת המשטרה. אגב, גם אותו סיפור בטמרה שאיתו פתחתי, המשטרה לדעתי בחיים לא הייתה מעיזה לנהל כזה קרב יריות ברחובות ברמת גן.

לא הייתה מעיזה, ולו מחשש שתפגע בחפים מפשע שמסתובבים שם, כי זה באמצע שטח עירוני. אבל ביישובים הערביים יש סטנדרטים אחרים, ויש פה סטנדרט כפול ופער שהוא בלתי נסבל. כשאנחנו מדברים על מה שצריך לעשות, אני חושב שקודם כול חייבים לשקם את האמון, או לבנות אמון, כי לא היה אמון, ולכן צריך לעשות את זה קודם כול במסגרת של דיאלוג עם ראשי הרשויות. הם יותר מכירים.

במקרים רבים גם הם מאוד מאוימים, גם ראשי הרשויות עצמם הם קורבנות, הם לפעמים מותקפים, יורים להם על הבתים, זורקים רימונים, מחבלים במכוניות. אני שומע הרבה סיפורים כאלה. עם האנשים האלה צריך לשבת. עכשיו, מי אמור לשבת איתם? בואו רגע נגיד את זה ככה: עכשיו אני יודע שנתניהו עשה סיבוב, אני ראיתי,

הוא בא לפה. זה בן אדם שבמשך שנים הסית בצורה הכי נבזית נגד ערבים, ממש באופן גזעני,

אם אני הייתי ערבי, פייר,

גם בתור יהודי אני לא מאמין לו, אבל אם הייתי ערבי אני אפילו לא הייתי מסתכל על האיש הזה, לא הייתי מסתכל על האיש הנבזה הזה, ששנים עשה סיבוב על הגב של הערבים והשתמש בהם כמו קלף בבחירות, אבל ממש באופן מכוון, בציניות נוראית, ועכשיו בא ומתחנחן שם. עוד גורם, למשל יושב-ראש הוועדה. יש כאן בכנסת ועדה למיגור הפשיעה בחברה הערבית. עומד בראשה חבר כנסת ערבי, ראש מפלגה, מנסור עבאס. למה הוא לא משתתף בדיון הזה? אני חושב שזה פשוט דבר שהוא בלתי, כשאזרח מסתכל על העניין הזה, וזה לא משנה אם הוא ערבי או יהודי, ורואה את ההסתה של נתניהו, רואה למשל את יו"ר הוועדה פה למיגור הפשיעה בחברה הערבית בכנסת, שאפילו לא טורח לבוא לדיון מיוחד על העניין הזה, אפשר לחשוב במה יש לו להתעסק, כשהוא רואה איך המשטרה פועלת מול מפגינים ערבים, או בכלל מול אזרחים תמימים ערבים, איך המשטרה יורה,

אני לא רוצה להאשים את השוטרים, הם לא באים כדי לירות בערבים, אבל כשהם יודעים שמולם עומדים ערבים ולא יהודים, ואני ראיתי את זה בעיניים שלי, כי הייתי בעשרות אירועים כאלה, וראו, והערבים אמרו לי: בוא, תעמוד איתנו, יראו שיש פה יהודים, אז המשטרה תהיה יותר עדינה. זה הסטנדרט הכפול שעליו אנחנו מדברים.

אני אפילו לא מזכיר פה את ענייני השטחים ואת ענייני ירושלים, זה בנאום אחר. אני מדבר פה על מדינת ישראל, על אזרחים ישראלים, על תופעה שאנחנו אומרים: מיגור הפשיעה בחברה הערבית, גם זה, חברים, סוג של מסגור שמקטין את העניין. כשהיה פשע בנתניה או פשע בתל אביב אנחנו לא דיברנו על מיגור הפשיעה בחברה היהודית, אנחנו דיברנו על מאבק במשפחות הפשע בתל אביב או בנתניה או איפה שהם היו. לכן, באותה צורה אנחנו צריכים לדבר על טמרה או כפר ברא או רהט או כל מקום אחר במדינה. אם אנחנו באים ורואים במדינה הזאת מדינה אחת, ואם אנחנו רואים בה אזרחים שווים, ואני מאמין שהאזרחים שווים, אז צריך לטפל בביטחון האישי שלהם. המועמדת מס' ארבע החדשה אצלנו במרצ, ג'ידא רינאוי זועבי, מספרת על עצמה, מתי היא החליטה להיכנס לחיים הציבוריים: היא הלכה עם שני הילדים שלה בנצרת, הם היו יותר קטנים מעכשיו, היה יום הולדת לילדה,

ליד המכונית שלה, הייתה אלימות קשה ביותר,

כולל סכינים, דקירה ממש מול העיניים שלה ושל הילדים שלה. באותו רגע גם נגמר יום ההולדת, ובאותו רגע היא הבינה שמדובר בחיים שלה ומדובר בחיים של המשפחה שלה, של השכונה שלה, של החברה שלה. באותו רגע גמלה בליבה ההחלטה והיא נכנסה למסלול ציבורי.

שעוד מעט נראה אותה כאן בכנסת יחד איתנו. אני הייתי רוצה שבכנסת הבאה ובממשלה הבאה הנושא הזה יהיה בראש סדר העדיפויות הלאומי. אני חושב שמאות הרוגים ופצועים בשנה כתוצאה מפשע משתולל ועבריינות בערים ישראליות, בערים ישראליות, זה דבר שהוא בלתי נסבל. חבל שהדיון הזה ממוסגר כדיון של ערבים על ערבים ומשהו מהסוג הזה. אני חושב שעצם המסגור הזה הוא סוג של גזענות. אני חושב שצריך להסתכל על זה בצורה רחבה, אזרחית, ממלכתית. אני חושב שמי שמסתפק בהצהרות בחירות של נתניהו או בהחלטות ממשלה, שגם ככה הן די ריקות מתוכן בתקופה הזאת, אני חושב שחוטא רק לעצמו ולסביבתו. אנחנו, ואני אמרתי את זה, אנחנו כמרצ שמים את המאבק בפשיעה, את המאבק בפשיעה, את הביטחון האישי של אזרחי ישראל,

בראש סדר העדיפויות הלאומי. אני לא קונה את הגזענים האלה מימין שמתעוררים,

כשבדואים חשודים באונס של ילדה, וזה מקרה קשה.

זה מקרה קשה.

אופיר, זה מקרה קשה. בהחלט, אבל הזמן נגמר. אבל איפה ההתעוררות שכנגד?

איזה התעוררות? אתה לא מדבר על אלימות, אבל איפה ההתעוררות שכנגד? אתה מדבר כרגע רק על נתניהו, לא.

זאת הבעיה שלכם. כשאני אהיה ראש הממשלה תבוא בטענות אליי. צריך לטפל בבעיה, נכון.

בה, כולנו צריכים להיות שותפים, אבל מה הקשר לנתניהו? כמה זמן נתניהו ראש ממשלה? כמה? נתניהו היחידי שהתחיל לעשות, כמה? גם התחיל,

תראו,

אני אומר לסיום: זה אתגר משותף לכולנו. מי שחושב שזה סיפור של יהודים או סיפור של ערבים, או סיפור של יהודים מול ערבים, מחמיץ את כל

מדינה אחת, אנחנו מדינה קטנה,

וכולנו צריכים להילחם יחד בנגע הזה.

האתגר שעימו עלינו להתמודד הוא כביר. לפי הנתונים המצערים שבידינו 2.5% מהאוכלוסייה הערבית מעורבים בפשיעה. משום כך אנו עומדים בפני מצב בלתי נסבל שבו שיעור המעורבות בפשיעה גבוה מחלקה היחסי של החברה הערבית בחברה, העומד על 21%. כך,

91% ממקרי הירי הבלתי-חוקיים מתרחשים בחברה הערבית, כמו גם 81% מעבירות האמל"ח ו-67% ממקרי הרצח. המצב אינו מזהיר, בלשון המעטה, גם בכל הנוגע להצתות, מקרי שוד, סחר בסמים ואלימות גופנית.

למן כניסתנו לתפקיד לפני כמה חודשים החלטנו, בהובלת השר לביטחון הפנים, להתמסר לטיפול בנושא זה. התווינו הנחת יסוד שלפיה במקום שבו מתקיימים שירותי משטרה זמינים, חיזוק ושילוב הציבור הערבי, הגברת השוויון האזרחי וחיזוק המשילות בקרב החברה הערבית, שם גם ישרור ביטחון בעבור הציבור הנורמטיבי שאינו עוסק בפשיעה. זה יאיץ את ההתפתחות הכלכלית-חברתית בחברה הערבית, אותה התפתחות החיונית כל כך לשם הפחתת הפעילות הפלילית העבריינית. ברצוני לסקור בפניכם ולו מקצת מן העשייה הרבה, כדי שידעו כל אם וכל אב בחברה הערבית כי חרף חדלונם של הנחזים לייצגם בכנסת, אשר באופן קבוע פועלים נגד האינטרסים שלהם עצמם, השר ואני, אדוני סגן השר, מה אמרת עכשיו? תן לי לסיים ואני אתן לך להתייחס. ואני בנושא,

בנושא הזה אנחנו לא ננוח ולא נשקוט,

עד שישוב השקט למחוזותינו. במקום להגיד לנו שאתם מצטערים ומישהו

כאשר רוב האמל"ח הגנוב מועבר לגורמים פליליים בחברה הערבית. יחידות הגנת הגבולות מג"ן ויג"ל והימ"רים המחוזיים עסוקים בפיצוח פרשיות אמל"ח משמעותיות על מנת להביא לעצירת זרימת האמל"ח לחברה הערבית. לא בכדי משנת 2018 חלה עלייה של למעלה מ-172% בהגשת כתבי אישום בעבירות אלו בקרב החברה הערבית, ובשנתיים האחרונות 84% מתפיסות האמל"ח התרחשו בחברה הערבית. בעבירות ירי,

חלה בתקופה המקבילה עלייה של למעלה מ-318% בהגשת כתבי אישום בחברה הערבית ושל 153% בעבירות של תקיפה חמורה. עד כה, בשנת 2021 לבדה נתפסו 555 אמצעי לחימה: 179 אקדחים ורובים, 29 אקדחים ורובים מאולתרים, 50 רימונים, 27 מטענים, שני טילים, 105 בקבוקי תבערה ו-163 כוורות זיקוקין. בהערת אגב אוסיף, חבריי חברי הכנסת, כי נערך מיפוי של כלל הסכסוכים הגובים מחירים בנפש וברכוש. הסכסוכים שמופו הוצמדו לטיפול היחידות על פי מדרגים.

חברי הכנסת, אתם יכולים מהאופוזיציה באמת לזעוק על העניין הזה, אבל את העשייה אי-אפשר להסתיר. זה נכון תמיד וזה נכון גם במאבק בפשיעה המאורגנת, לרבות בתופעת סחיטת דמי חסות. את המאבק הזה בפשיעה המאורגנת העמדתי בראש סדר העדיפויות של משרדנו.

אני אשמח שבעקבות זאת גם חברי הרשימה המשותפת יחליטו לתפוס טרמפ על הרכבת הנוסעת, שהקטר שלה במקרה הזה הוא שותפי למשרד, השר אוחנה,

בזמן שאתם הייתם עסוקים בדיבורים, ואתם יודעים את זה היטב, אנו הקמנו את אגף החברה הערבית,

אשר מעתה יישא באחריות להובלה ולהכוונה של הפעילות המשטרתית בקרב החברה הערבית, לחיזוק הביטחון האישי ולהגברת ההרתעה. במסגרת הפעילות המשטרתית למיגור האלימות והפשיעה בחברה הערבית נקבעו יחידות מבצעיות מיוחדות לטיפול בארגוני הפשיעה המוכרזים, האלימים והמשפיעים. בין היתר הוצמדו לימ"ר צפון וכן ליאחב"ל כוחות משימה מיוחדים לתקיפה כלכלית. כיום פועלים במסגרת הוועדה המתמדת ובליווי המוקד המודיעיני המשולב שמונה כוחות משימה. לאחרונה הוחלט כי ארבעה כוחות משימה יוכוונו לטיפול בתופעות פשיעה, ארגוני פשיעה בחברה הערבית. האכיפה הכלכלית מותאמת למדרג אשר מבצע את החקירה. להבדיל מרמת ימ"רים, יחידות ארציות, ברמת תחנות, לצד ביצוע אכיפה כלכלית שוטפת, ניתן דגש על ביצוע שולחנות עגולים, בדגש על פיצוח פרשיות הלבנת הון, וכן מבצעי סוכן בנושא סמים וביצוע תפיסות לחילוט. בשנת 2018 בוצעו תשע הפעלות סוכנים בחברה הערבית, ובעקבותיהן נפתחו 228 תיקי פל"א במגוון עבירות: סחר בסמים, סחר באמל"ח, עבירות רכוש,

בשנת 2019 בוצעו שש הפעלות סוכנים בחברה הערבית, ובעקבותיהן נפתחו 169 תיקי פל"א בעבירות סחר בסמים ובאמל"ח, בשנת 2020 בוצעו שלוש הפעלות סוכנים בחברה הערבית, ובעקבותיהן נפתחו 78 תיקי פל"א בעבירות סחר בסמים ואמל"ח. בשנת 2020 סך התפיסות בחברה הערבית

אי-מתן רישיון לנותני שירות מטבע שקיים מידע כי הם מעורבים בפלילים, על פי קריטריונים שנקבעו בין הרשויות בהתאם לחוק הפיקוח על השירותים הפיננסיים המוסדרים, חוק חדש שיישומו החל לפני כשנתיים. מאז תחילת יישום החוק ועד היום נשללו רישיונם של כ-24 נש"פים מהמגזר הערבי. כיום נמצאים בהליך שלילה 447 אובייקטים, 145 מהם מהמגזר הערבי. נוסף לכך הוקמו מפקדות משימתיות במחוזות השונים: במחוז הצפון, כפר טובא, 320,

אתה יכול להירשם לעמדה נוספת בסוף ולהפסיק להפריע.

ידידי חבר הכנסת, אני מסיים ואשמח לנהל איתך, כולל הערות אישיות,

ומלב פתוח. תאמין לי, אני יודע שמה שאני מציג זה האמת לאמיתה, ולפעמים היא סותרת את הפייק ניוז, והאמת צועקת. אתה לא חייב להסכים לאמת הזאת. היא כתובה, היא חיה.

גדי, זאת האמת: פתרתם 1% מהבעיה,

במחוז המרכז,

153 שוטרים בפיקוד מת"ח לוד, במחוז תל אביב-יפו, 201 שוטרים בפיקוד סממ"ר יפתח, במחוז דרום, מפקדת דרום, כולל באר שבע, רהט וצירים, 120 שוטרים בפיקוד מג"ב דרום.

חברות וחברי הכנסת, בצד האתגרים העצומים העומדים בפנינו, ניתן לראות מעשים רבים. ואני שואל את עצמי,

מדוע נזעקים אותם חברי הכנסת המתיימרים לייצג את השמאל באופן כללי דווקא לנוכח תשומת הלב המיוחדת שלה זוכה החברה הערבית מאז נכנסנו לתפקידנו. התשובה לכך היא ברורה: הכול פוליטיקה. חברי הכנסת של המשותפת,

שאנחנו עובדים יד ביד גם מחוץ למליאה בחלק מהנושאים, רואים את העלייה המתמדת ברמת האמון של החברה הערבית במשטרה, ונזעקו להנדס את תודעתו של הציבור הערבי בישראל כאילו המשטרה נועדה נגדו או שלא אכפת לה. אבל הציבור הערבי יותר חכם מזה. החברה הערבית רואה את תחנות המשטרה בכפר מנדא, בגליל המערבי וברהט והיא מצפה להרחבת הנוכחות המשטרתית בכפר כנא, בכפר קאסם, באום אל-פחם, בטירה ובטובא-זנגרייה, שבה סיירנו לפני כמה שבועות, ובמורדות החרמון, לא פחות מ-67 מיליון שקלים בשנה הקרובה, בתנאים תקציביים בלתי פשוטים. הערבים בישראל גם מכירים מקרוב את 542 השוטרים המוסלמים המשרתים כיום במשטרה. כן, גברתי היושבת-ראש, טוב שידעו חבריי חברי הכנסת: כחלק מן ההשקעה שלנו בחברה הערבית אנו משקיעים רבות בשילוב צעיריה במערכות השונות של המשרד לביטחון פנים. כך, למשל, תוכנית הישגים לעתודה פיקודית, העתודה מהווה פלטפורמה להתפתחות האישית והקבוצתית של השוטר לקראת היותו קצין משטרה איכותי המסייע לחיזוק הקשר בין המשטרה לחברה הערבית, שילוב שוטרים ערבים בשדרת הפיקוד, אשר יוביל לחיזוק אמון הציבור הערבי במשטרה. 53 בוגרים סיימו את ההכשרה בהצלחה בשלושת המחזורים האחרונים מכל המגזרים, חקירות, בילוש, וחלקם אף נמצאים כבר בקורס קצינים. כיום מתקיים מחזור ד'. תוכנית "צעירים לעתיד בטוח", המיועדת לצעירים בדואים בדרום הארץ, אשר מטרתה צמצום פערים תרבותיים, חברתיים ומנטליים תוך רכישת מיומנות הנדרשות הן לגיוס לגופי הביטחון והן להשתלבות בחברה הישראלית, במחזור א' סיימו בהצלחה והתגייסו למשטרה 28 שוטרים. מחזור ב' נפתח בתאריך 14 בפברואר 2021 עם 55 חניכים של משטרת ישראל ומועמד אחד של שב"ס. והינה כמה תוכניות שבזמן שאתם ניסיתם להתסיס ולהסית,

המשרד לביטחון פנים בממשלת נתניהו ייעד עבור החברה הערבית מיליארדים. חבריי חברי הכנסת, אתם יודעים את האמת הזאת,

מטרת התוכנית היא הקניית כלים. מובן שאנחנו רוצים להציג בפניכם, הייתי רוצה להמשיך בעוד כמה דברים, אבל האמת תפריע לכם ואני לא רוצה שנתקוטט כאן,

כפי שאמרתי, הדיון הזה צריך להיות על האלימות בכל החברה ולא רק בחברה הערבית.

בזמן שאתם מדברים בשמאל, אנחנו הובלנו שירות לאומי במש"ל. התוכנית מיועדת לשיפור והנגשת שירותי משטרה לחברה הערבית באמצעות מערך פרוס של מרכזי השירות בתחנת משטרת ישראל, בדגש על יישובים ערביים מעורבים. התוכנית מכשירה צעירים במסגרת שירות לאומי ומרחיבה את השתלבותם של צעירים ערבים במשטרת ישראל. בזמן שאתם, השמאל, מדברים, אנחנו מובילים את התוכנית "לצידכם, לצעוד יחד בדרך משותפת" תוכנית מניעתית תלת-שנתית המיועדת לבני נוער בני 14 17 בעלי עבר פלילי או רקע קורבני בחברה הערבית. מטרת-העל של התוכנית, הובלת הנוער לניהול אורח חיים נורמטיבי באמצעות יצירת קהילה ואווירה תומכת. התוכנית פועלת באמצעות שותפות של כמה גופים ופועלת באמצעות מנטור מהקהילה המקנה באמצעות פעילות מגוונת כלים להתמודדות עם השפעה סביבתית, תוך מתן אופק השכלתי ותעסוקתי.

שחלק מהשמאל פה מנסה להתיימר לדאוג לאזרחי הערבים, אנחנו עובדים. הובלנו תוכנית במשטרת ישראל,

תוכנית משותפת למשטרת ישראל ולתנועת הנוער העובד והלומד, מעגל הקינים הערביים בפריסה הארצית. מטרת התוכנית, קירוב לבבות וחיזוק האמון בין הצעירים הערבים למוסדות השלטון. שותפות לתוכנית מחלקת נוער משפחה באמצעות מערך פרוס של עובדי המדינה והרשות המקומית. קהל היעד הוא השכבה הבוגרת של מעגל הקינים הערביים בנוער העובד והלומד. שוב, בזמן שבשמאל מדברים, אנחנו פועלים למען אזרחי ישראל הערבים. צוות מענה משולב לטיפול בפשיעה חמורה בשש רשויות מקומיות: לוד,

ג'יסר א-זרקא, טורעאן, טייבה ורהט. אז מה הפלא שכל השמאל כאן בלחץ? באמת אני רוצה לשאול אתכם, מה הפלא? השמאל דיבר על להט"ב, הליכוד מינה את השר הלהט"ב הראשון בממשלת ישראל, חברי השר אוחנה, שעומד בראש המשרד, ואני גאה להיות סגנו. השר הלהט"ב הראשון. בזמן שכל השמאל מדבר על להט"ב, הליכוד קובע עובדות בשטח.

הליכוד השקיע מיליארדי שקלים בצמצום פערים ובהגברת הביטחון בזמן שהשמאל מדבר רק באוויר.

כל היום מדברים בזמן שאנו עושים,

בזמן שאתם על שמאל נגד ימין, ערבים נגד יהודים, חילונים נגד חרדים, בזמן שאתם משסים ציבורים שלמים זה בזה ומסיתים נגד ראש הממשלה ומשפחתו,

נגד הימין, נגד כולם, לכלל אזרחי המדינה, בלי הבדלי דת, מוצא או השקפה פוליטית, בחיסונים, בכלכלה, במאבק בפשיעה. אתם תמשיכו לדבר ולברבר את עצמכם לדעת, רבותיי. חבר הכנסת אבו שחאדה, אני מבקשת.

השר ואנוכי מנחים את משטרת ישראל לאכיפה בנחישות ובשוויוניות.

חבר הכנסת אבו שחאדה, בבקשה.

הקים השר אוחנה את אגף סיף בזמן שאתם עסקתם באמת בדיבורים,

ואתם מתכחשים לעובדה הזאת. אתם יכולים להגיד,

אולי זה לא יעבוד.

אנחנו מנסים.

אתם יורים על חברי כנסת אתם יורים על אזרחים. בנחישות נפתח ונחזק תחנות ונקודות משטרה בחברה הערבית, בזמן שאתם עושים בדיוק את מה שאתם עושים עכשיו: צועקים לנו מן היציע. נחזק את מערכי הליבה בתחנות המשטרה ובנקודות המשטרה ביישובים השונים. בנחישות נמשיך לחזק את מחלקי המשפחה בתחנות לטיפול באלימות משפחתית. בנחישות נמשיך לחזק את מערך התקיפה הכלכלית. בנחישות נמשיך לחזק את הטיפול בתופעת סחיטת דמי החסות עד שתמוגר,

נעשה את זה איתכם, בלעדיכם, אנחנו מעדיפים יחד איתכם. בנחישות נמשיך להרחיב את השירותים המשטרתיים, לרבות שירות מקוון בשפה הערבית, ובנחישות נמשיך את ההתעצמות הטכנולוגית אל מול מוקדי הפשיעה. אין לי ספק כי גם אתם תמשיכו לעשות זאת ולדבר בנחישות, כי לעשות, רק אנחנו נעשה. אני רוצה להתייחס למה שחבר הכנסת איימן עודה התייחס אליו בנאום שלו, בנושא של יוצאי אתיופיה, ובכלל על הפגנות.

אני מקדש את הזכות להפגין, ואני אומר לכם את זה גם כסגן השר לביטחון פנים. הזכות להפגין, אין לאף ממשלה ולאף שר,

גם במהלך הקורונה אני עמדתי פה ואמרתי: גם מפגיני בלפור יכולים להפגין,

ובית המשפט גיבה אותם. אני לא רוצה, וכאן אתם בעלי ניסיון רב ממני בכנסת, ואני אומר לכם: אתם כבר מבינים. חלק מהשמאל, ואני כרגע לא רוצה לדבר על ימין ועל שמאל, אבל חלק מהאנשים שמנסים לדברר מגרונם את אזרחי ישראל הערבים מעולם לא פגשו שוטר, לא סגלוביץ' ולא חבר הכנסת הורוביץ, ואף אחד מהשמאל פה לא עצרו אותו אפילו בנסיעה בכביש. אתכם כן, אותי כן, חלק מהאנשים פה כן. ומנסים פה לעשות הון פוליטי. הרי למה הציבור הערבי רוצה לבוא לתמוך בבנימין, אתה מסתבך, אתה אומר שהמשטרה שלך גזענית. לא, לא, לא, תקשיב. תאמין לי, אני, היא באמת ככה, אבל אתה לא יכול להגיד.

תקשיב, אני נבחר ציבור ובאתי לדבר מגרונו, ואני יודע, גם מהמקום שבו אני נמצא, להעביר ביקורת על המקום שבו אני נמצא. אבל מה שאתם עושים זה שאתם פשוט מונָעים מחלק מהאנשים שכולה רוצים לנצל את האזרח הערבי ניצול ציני, והאזרחים הערבים, שהם שווי זכויות כמו כל אחד, צריכים לקבל את היחס שראוי להם, ולא מן השמאל ולא מן הימין. הציבור הערבי היום מבין שהוא רוצה לדאוג לעצמו. הוא קובע עובדות בשטח. מה, ראש הממשלה נתניהו החליט יום אחד שהערבים עכשיו רוצים אותו? שהוא רוצה אותם?

כי הציבור הערבי מעביר מסר: היום אנחנו רוצים לדאוג לעצמנו, לפרנסה,

לביטחון,

לביטחון האישי. לפני שנדבר על מדינה פלסטינית, הם רוצים להקים בית בישראל. לפני שהם מדברים על זה, הוא עכשיו מתגבר כוחות עם בן גביר. ומה אתם עשיתם?

מה אתם עשיתם עם 15 מנדטים, בן גביר, זה יהיה השותף שלך. אלה הפנים האמיתיות שלו. אלה הפנים האמיתיות שלו, בן גביר, זה מה שהוא.

שהראשונים ליהנות מהם הם האזרחים הערבים, אנשי עסקים שנוסעים עכשיו לדובאי. אתה צודק בלהתבייש. גם אני הייתי מתבייש אם בן גביר היה השותף שלי. גם אני הייתי מתבייש. יש לכם על מה להתבייש, אתם צודקים. זו בושה.

אני ממש מבקשת ממך, זה הפך להיות עימות ביניכם. תשמור את הדברים לאחר כך. אני אומר לכם, אמרת את זה פה לחבר הכנסת אחמד טיבי,

אני לא יודע אם חבר הכנסת אחמד טיבי אמר את זה או חבר הכנסת איימן עודה.

זו מחלקה לחיפוי שוטרים, שוטרים סוררים שמכפישים את שמם של עשרות אלפי שוטרים שעושים עבודה נאמנה. ובעיניי מח"ש היא אחת הבעיות המרכזיות בשיקום הדבר הזה, ואני מסכים איתך. ואני הגשתי בקשה. אתה יודע מה עשה איתה בני גנץ, שר הביטחון?

כשאני הייתי אצלו עם בני גנץ, הוא היה מולי,

הסכים, וחבריי יכולים להעיד, אפילו גברתי היושבת-ראש יכולה להעיד שהקמת ועדת חקירה פרלמנטרית על מח"ש הייתה בהסכם הקואליציוני במשא ומתן של כחול לבן. מפלגת העבודה רצו להכניס את זה. בא אליי עמיר פרץ, אומר לי את זה במזנון הכנסת. בני גנץ הוציא את זה. נהיה שר משפטים ניסנקורן, אביר השלטון, הוא הוציא את הבדיקה על מח"ש. נכנס עכשיו שר המשפטים בני גנץ, מה הוא עשה? נתן הוראה למנדלבליט לא להגיש תגובה לבית המשפט, לבג"ץ, כדי שבג"ץ, בעצם אנסו את בג"ץ להפיל את החלטת הממשלה שקמה. ולכן, חבריי חברי הכנסת, אתם רוצים שנטפל בבעיה של האזרח הערבי, אני איתכם. אתם רוצים שנטפל בבעיות של השמאל הפוליטי,

השמאל הפוליטי מנצל אתכם, מנצל את האזרחים הערבים, לטובתו הפוליטית בלבד. מתי בפעם האחרונה עצרה המשטרה את ניצן הורוביץ? הוא היה מדבר אם זה היה קורה. לניצן הורוביץ אין משטרה, יש משטרה פרטית, אבטחה פרטית,

האנשים האלה לעולם לא יפגשו שוטרים. אתם כן, אני כן. השמאל מעולם לא פגש שוטרים במחאה עד בלפור. השמאל לא בשלטון,

אני בשלטון, ואנחנו משקיעים עכשיו מיליארדי שקלים. אתם יודעים טוב מאוד כמה אנחנו מטפלים בסיפור הזה. ולכן רק הימין, רק נתניהו יכול להביא לפתרון, והאזרח הערבי מבין יותר טוב מחברי הכנסת מהשמאל. האזרח הערבי נע לליכוד.

תודה רבה לך. אנחנו נקיים קודם הצבעה, ואחר כך ניתן את, אם כך, העמדות הנוספות יושמעו עכשיו. חבר הכנסת עופר כסיף, בבקשה. גם אתה רוצה,

יש לך דקה לעמדה נוספת. תודה רבה, גברתי. חברי הכנסת ואדוני סגן השר, אני מסכים עם סגן השר שהממשלה עושה: היא הורסת בתים, היא גוזלת אדמות, היא יורה במפגינים, היא מכה מפגינים ויורה,

כמו שגם ראינו, בחברי כנסת ואישי ציבור. זה מה שהממשלה עושה, בהוראה מלמעלה של ראש הממשלה ומשרתו הנרצע השר לביטחון הפנים. אבל אני רוצה להתייחס בזמן הקצר שיש לי להאשמת הציבור הערבי-פלסטיני בישראל בכך שהוא אשם בפשיעה בגלל תרבותו. שימו לב לציטוט הבא: מוצג סימן שאלה רציני ומאיים על ידי ציבור זה. זהו גזע שלא ידענו כמוהו בארץ, עם שהפרימיטיביות שלו היא שיא. דרגת השכלתם גובלת בבורות מוחלטת, וחמור עוד יותר חוסר הכישרון לקלוט כל דבר רוחני. אך יותר מכל דבר אחר קיימת עובדה בסיסית אחת: אי-יכולתם להסתגל לחיים בישראל, ומעל לכל אלה עצלנותם הכרונית וסלידתם מעבודה. זאת אמירה גזענית על תרבותם, של מי? של היהודים שהגיעו מארצות ערב והאסלאם בסוף שנות הארבעים. את דברי הבלע הגזעניים האלה כתב בזמנו העיתונאי אריה גלבלום בעיתון הארץ באפריל 1949. אותם קורבנות של הגזענות מפעילים היום את אותה גזענות כלפי אחרים.

שיתביישו, כי גזענות היא גזענות היא גזענות, ואני קורא לכולם להילחם נגד כל סוגי הגזענות. תודה, חבר הכנסת כסיף. חבר הכנסת נסים ואטורי אינו נמצא כאן, גם הוא ביקש עמדה נוספת. חבר הכנסת אבו שחאדה, גם אתה רשום. אחריו, חבר הכנסת סגלוביץ'. אדוני סגן השר, חברות וחברי הכנסת, סגן השר דיבר פה קצת על הנתונים והציג את הבעיה, והציג לנו גם למה הם נכשלים בפתרון הבעיה. ללא ספק, המשטרה לא מצליחה למגר את הפשיעה בגלל ההתנהלות שלה. אני רוצה להציע פתרון מעשי, שקודם כול היא תפסיק את האלימות שלה. כנראה שהפשיעה בחברה הערבית גדולה עליה בדרך שבה היא מתנהלת. שקודם כול משטרת ישראל תפסיק את האלימות שלה כלפי האזרח הערבי, זאת כבר תהיה התקדמות. דבר שני שהוא מאוד חשוב: אני מסכים איתך לגמרי, אדוני סגן השר, שאתם אלה שמובילים, אתם מובילים את כולנו לאסון, ואני אשמח מאוד שתפסיקו להיות מובילים.

חבר הכנסת סגלוביץ' מוותר. תודה. אם כך, תמו הדוברים בעמדות הנוספות. אנחנו נעבור להצבעה. אתם מבקשים להעביר את הנושא או מסתפקים בזה? לוועדת הפנים.

אז שיהיה לנו בהצלחה שזה יגיע לדיון. זה באישור ועדת ההסכמות.

אם כך, נעלה להצבעה את ההצעה לסדר-היום בנושא הפשיעה בחברה הערבית, של חברי הכנסת אחמד טיבי,

יואב סגלוביץ' וניצן הורוביץ. הצבעה, בבקשה. ההצעה להעביר את הנושא לוועדת הפנים והגנת הסביבה נתקבלה. ארבעה בעד. אני מוסיפה גם את חברי הכנסת עופר כסיף, ג'אבר עסאקלה, אוסאמה סעדי ויואב סגלוביץ' שמונה בעד להעביר את ההצעה לסדר-היום לדיון בוועדת הפנים והגנת הסביבה, כפוף לאישור ועדת ההסכמות. אם כך, תם סדר-היום. הישיבה הזאת נעולה. תודה רבה